שלום לכולם, ניתן כבר לומר ערב טוב, ברוכים המתכנסים והמתכנסות. ברוכים הבאים חברי הכנסת קושניר, מגן תלם וחבר הכנסת מקלב. אני מניח שיצטרפו אלינו נוספים. אנחנו נמצאים בדיון ראשון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים וחמש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022. הדיון שלנו עוסק בהצעת חוק, שמוצעת על ידי הוועדה מכוח סעיף 80 לתקנון הכנסת, וזאת תבוא כהצעת חוק של הוועדה אל המליאה לקריאה ראשונה. לאחר מכן, תשוב אלינו להכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק נשענת, במידה רבה כמיטב המסורת, על הסיג והשיח שלנו עם ועדת הבחירות המרכזית, שמנהלת את תהליך הבחירות. רבות מן ההוראות בהצעת החוק הן יוזמתה של הוועדה. בפתח הדברים אני מבקש לנצל את ההזדמנות לומר, שגם במציאות של כנסת סוערת וכנסת רוויית מתחים, לא כך ראוי לו להיראות השבוע האחרון של פעולת הכנסת, לא כך ראויות להיראות השעות האחרונות של פעולת החקיקה. אנחנו נמצאים בשיאו של אבסורד, ובמסגרתו ישנו סירוב עיקש של חלק מסיעות האופוזיציה, לקדם בהסכמה חוקים שהשפעתם המיטיבה על החברה הישראלית דרמטית, לא פחות מכך. הדוגמה הראשונה והמובהקת היא חוק המטרו, שהבית הזה שקד עליו במשך חודשים ארוכים. חוק מורכב, חוק שאמור להסדיר את מיזם התשתיות המרכזי של העשור הבא. פרויקט שאין ישראלי אחד שאינו מבין את חשיבותו. הניסיון לקחת את הפרויקט החשוב הזה, ואת עבודתה של הכנסת סביב החוק הזה בחודשים האחרונים כבני ערובה, לטובת גחמות פוליטיות לא ברורות, סדר יום שגם בתוך האופוזיציה עצמה מתקשים להבין אותו עד הסוף, מדובר במעשה שהוא ממש פגיעה בחברה הישראלית ובעתידה. אני מאוד מאוד מקווה שבמהלך 24 השעות הקרובות, כל סיעות הבית, אני חבר בקואליציה, ואני יכול לקוות בראש ובראשונה לגבי עמדתם של הסיעות החברות בקואליציה יעבירו מסר שלפחות ביממה הזאת, מה שעומד לנגד עיני 120 חברי וחברות הבית הזה, הוא טובתה של מדינת ישראל. לא כך הם פני הדברים בכל מה שנוגע לחוק המטרו, ואני מבין שקיימת גם התדיינות סביב סוגיה נוספת.

על פניה, בלתי נתפסת, הסירוב לקדם את ההבנות עם ארצות הברית סביב סוגיית הוויזות או דרישת הוויזות. זה כמעט דבר בלתי נתפס, שלצורך איזה הישג פוליטי, במירכאות, בעיניי זה היפוכו של הישג, כשהציבור הישראלי יבין מי הן המפלגות, ובעצם צריך לומר מי הם חברי הכנסת הבודדים שמנעו את ההתקדמות בשני הנושאים החשובים האלה. אני מתכוון לעשות הכול, יחד עם חבריי, כדי שהסוגיה של חוק המטרו תיכלל בהסכמות בין האופוזיציה לקואליציה. אם פרויקט התשתיות המרכזי של מדינת ישראל לעשור הקרוב לא נכלל במסגרת ההסכמות, אז מה הטעם בהסכמות מלכתחילה?

נביא את חוקי פיזור הכנסת, ונראה מי בעד פיזור הכנסת ומי נגד פיזור הכנסת שלא בתוך הסכמות. ללא חוק המטרו, אני שב ואומר, לא ברור בשביל מה לחתור להסכמות.

אני וחבריי וחברותיי לסיעת העבודה, אני יודע שיש סיעות נוספות בקואליציה, וחלק מהחברים נמצאים כאן, סביב לשולחן הזה, נעשה הכול כדי למנוע באמת את התקלה הזאת, שמעבירה מסר נורא לאזרחים ולאזרחיות של מדינת ישראל. שיחות המסדרון שמתקיימות פה בין חברי קואליציה לאופוזיציה, סביב הסוגיה של הסירוב העיקש לשלב את חוק המטרו בהסכמות, מבהירות עד כמה גם חברי האופוזיציה לא מצליחים להבין את ההתעקשות המוזרה הזאת. אל תכליל, אל תכליל. בוא נאמר, חברי האופוזיציה מן המפלגה שמונעת את הכללתו של חוק המטרו. אנחנו באופוזיציה ואנחנו מסכימים. נכון. וטוב שאתה אומר את הדברים, חבר הכנסת סעדי. לא נרפה מן העניין הזה ביממה הקרובה. אני מבקש, ברשותכם, לגשת אל החוק עצמו. מונח לפנינו נוסח, במידה רבה מטעם ועדת הבחירות המרכזית. אני כבר אומר בפתח הדיון, שקיבלנו הערות והצעות מצד סיעות שונות בבית. נמצא איתנו חבר הכנסת מקלב? נחבא אל הכלים? הוא יבוא, הוא יבוא. הוא שוקד על ההצעות. חלק מן ההצעות מגיעות מסיעת יהדות התורה, מחבר הכנסת מקלב. ישנן הצעות והתייחסויות נוספות, ואנחנו נדון בדברים,

אני מודיע שבכוונתי להציע שנשלב בתוך הצעת החוק הזאת סעיפים שדנו בהם באריכות בוועדה הזאת, בדיונים שלנו סביב חוק דרכי תעמולה, בדגש על הדרישה הברורה והטבעית, שמפלגות שעושות שימוש בכספי ציבור לטובת תעמולה, יחויבו בשקיפות מלאה ביחס לכל הפרסומים שלהן במסגרת תעמולת הבחירות. בוודאי זאת שממומנת מכספי ציבור. אנחנו נעלה את ההצעות הללו במסגרת הדיון. אני רוצה להציע, חבריי היועצים המשפטיים, שתאמרו אתם דברי פתיחה. זאת הצעת חוק מטעם הוועדה, ולו על המסגרת הנורמטיבית שבה אנחנו עוסקים. אחרי הדברים שלכם,

עמיתיי יבקשו לומר גם דברי פתיחה, נפנה לוועדת הבחירות המרכזית לדברי פתיחה שלהם, ואז ניגש לקריאת סעיפי ההצעה ולהסברים הנדרשים. כפי שאמרתי, בכוונתי לשלב הצעות מתחום התעמולה לתוך דבר החקיקה. אני מבין שהמליאה נפתחה, נכון? אני אציין שהמליאה נפתחה ויש לנו אישור, אבל אם תגענה הצבעות למליאה, ויהיו כאן חברים שיבקשו לצאת ולהצביע, אנחנו ניטול הפסקות בדיונים כדי לאפשר לחברים להצביע. אני ממליץ שהצוותים יעקבו אחרי המתרחש באולם המליאה, אבל בכל מקרה, יש לנו רשות והיתר מצד יושב-ראש הכנסת לקיים את הדיון הזה. אם כן, אדוני היועץ המשפטי, בבקשה. אחר צוהריים טובים, אנחנו נמצאים בהצעת חוק מטעם ועדת החוקה, במסגרת סמכותה לפי סעיף 80 לתקנון הכנסת להביא הצעות חוק שעוסקות בבחירות לכנסת. במקרה הזה, הצעת החוק מבוססת על פנייה שקיבלה הוועדה מיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כבוד השופט יצחק עמית, שמפרטת שורה של תיקונים בחוקי הבחירות המבוקשים על ידי ועדת הבחירות, כדי לאפשר לה לנהל כסדרן את הבחירות הקרובות.

אדוני היועץ המשפטי, שמתי לב שבלהט דבריי על המטרו, לא הזכרתי שנמצאת איתנו מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, עורכת הדין הגברת אורלי עדס, ושני היועצים המשפטיים, הקבוע וזה שממלא את מקומו, עורך הדין דין לבנה ועורך הדין רועי שווקה. נמצאים איתנו גם עורך הדין ברקוביץ ועורכת הדין נעמה רוט ממשרד המשפטים, ונציג משרד האוצר, מר רותם ברמלי. מרשות התאגידים נמצאת איתנו מיכל שמואלי,

יש איתנו נציגה ממשרד הבריאות בזום. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בהצעת חוק מטעם הוועדה, בעקבות פנייה של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כבוד השופט יצחק עמית. אני אזכיר שזה הפך להיות מעין ריטואל שחוזר על עצמו, לאור רצף מערכות הבחירות שאנחנו נמצאים בו, החל מחוק הוראות מיוחדות שהוחל לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים, אלה הבחירות הראשונות שהיו בסמיכות לבחירות שלפניהן, אחרי זה שוב לכנסת העשרים ושלוש ולעשרים וארבע, ועכשיו לכנסת העשרים וחמש. הצעת החוק מאוד דומה במרבית ההיבטים לזו הקודמת, כאשר בתחילת הדרך, עיקר ההוראות נבעו מהצורך לתת כלים לוועדת הבחירות המרכזית להתמודד עם בחירות שהן סמוכות לבחירות שהיו לפניהן, בכל מיני היבטים שנדבר עליהם, גיוס עובדים, מכרזים וכן הלאה. החל ממערכת הבחירות העשרים וארבע והעשרים וחמש, נוסף לעניין הזה גם עניין הקורונה, הצורך לתת מענה להצבעה בתנאים של קורונה. במידה רבה, בהצעת החוק הזאת יש הבדלים מסוימים, והיא כבר די דומה למה שהובא לקראת הבחירות לכנסת העשרים וארבע, כי כבר אז היו שני הנדבכים האלה: ההוראות שקשורות בסמיכות מערכות הבחירות, וההוראות הקשורות בקורונה. בשינויים מסוימים, שהוועדה תידרש להם, זה מה שמונח בפני הוועדה כעת.

גברתי, עורכת הדין עדס, האם אתם רוצים לפתוח? אין לי מה להוסיף, למעט העובדה שאם יאושרו ההוראות האלה, זה יאפשר לנו לנהל את הליך הבחירות על הצד הטוב ביותר, תוך מתן מענה לאפשרויות של אירועים שונים ובהם התמודדות, כפי שציין גור, עם נגיף הקורונה. אני שומעת את זה ורואה את המספרים בכל בוקר, בערך 12 אלף חולים ביום, אבל פה במסדרונות אני שומעת שאין קורונה.

כוועדת הבחירות, חייבים וזה מתוקף תפקידנו ומתוקף המשימות שהצבנו לעצמנו, לתת מענה לכל אזרח להצביע, ובין היתר, לכל מי שחולה בקורונה, בין אם מדובר ב-1,000 אנשים, ב-500 אנשים, ובין אם יהיה מדובר ביום הבחירות ב-50 אלף. אני מקווה שלא נגיע למספרים הללו. לכן, אנחנו מבקשים חלק ניכר מההוראות. חלק מההוראות הן תובנות מארבע מערכות הבחירות האחרונות, ותהליכים שהתגבשו תוך כדי המערכות הללו, ובאו לידי ביטוי בהוראות שנקבעו בעבר, והוכיחו את עצמן. אנחנו נתייחס בהמשך נקודתית לדברים. תודה על דברייך, ואני מבקש להוסיף עליהן בלהט הכעס המוצדק, בעיניי, על פרשת חוק המטרו. לא פתחתי באמירות שאני חושב שהן מתבקשות במעמד הזה. אמירה ראשונה היא הכרת תודה לוועדת הבחירות המרכזית, שמופקדת על ניהול תקין וחוקי של הליכי הבחירות, שהם באמת היסוד של החיים הדמוקרטיים במדינת ישראל. חשוב לציין שספק גדול אם צוותי העבר של ועדת הבחירות המרכזית, נדרשו להתמודד עם סוג העומס שאתם נדרשים להתמודד איתו בשלוש השנים האחרונות, גם מצד מגפת הקורונה וגם מצד האתגרים הפוליטיים, שהביאו אותנו לארבע מערכות בחירות תוך שנתיים, והינה, החמישית מתרגשת עלינו תוך שלוש שנים. הדיון יהיה ענייני, כמובן, אבל מה שעומד מאחוריו זה באמת הכרת הצורך של כולנו כרשות המחוקקת, להעמיד לרשות ועדת הבחירות המרכזית, שהיא זרוע של הרשות המחוקקת במידה רבה, להעניק לכם את הכלים שנדרשים לכם, על מנת להבטיח שהוראות חוק היסוד, בכל מה שנוגע להליך הבחירות, תתקיימנה במלואן.

האם מי מחברינו מבקשים לומר דברי פתיחה? חבר הכנסת סעדי, בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש, זה באמת מצב לא נורמלי, וזה מעיד על המשבר הפוליטי העמוק במדינה.

חמש מערכות בחירות?

אני לא יודע אם זה בגללנו, חברי הכנסת שנכנסו ב-2015, ואנחנו כאילו חברי כנסת ותיקים. ממש ותיקים. אני אישית בסך הכול ארבע שנים. חמש מערכות בחירות בארבע שנים.

אתה לא בשלוש כנסות. שלוש כנסות, חמש מערכות. איתן, שהיה ראש עיר במשך חמש שנים - - - תקשיב, אוסאמה, זאת תהיה מערכת הבחירות השביעית שלי בארבע שנים. השביעית. איתן, אתה מקצוען.

והוא מתכוון רק למערכות בחירות ברמה הלאומית. לא, שתיים מתוכן מוניציפליות. זה באמת מעיד

אי היציבות. לראש עיר יש חמש שנים, וחמש קדנציות זה עשרים וחמש שנים. אנחנו חמש קדנציות, וזה בקושי חמש שנים. זה מחייב היערכות, מחייב לעדכן ולהתאים את המערכות. לפני שהייתי חבר כנסת, הייתי במשך 15 שנים חבר ועדת הבחירות המרכזית, כך שיש לי המון שנים עם ועדת הבחירות. אני יודע מה זה ועדת בחירות, שצריכה לעשות, לנהל ולקיים מערכת בחירות אחת אחרי השנייה בסד זמנים, 90 יום, 100 יום. לכן, אנחנו צריכים לתת להם את כל הכלים. תודה, אורלי, תודה דין, וגם לשופטים שעמדו בוועדות הבחירות הקודמות. אני חושב שאנחנו צריכים לתת להם את הכלים. לגבי הסעיפים הספציפיים, יש לנו הערות, וכשנגיע, נעיר אותן.

חבר הכנסת מקלב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כולנו עם אותה הרגשה שזאת לא אווירה חגיגית או חגיגה דמוקרטית. אנחנו עושים את זה מחוסר בררה, והולכים למערכת חמישית. בעצם אנחנו נאלצים ללכת למערכת הבחירות הזאת, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות אותה בצורה מיטבית. יש גם יתרון לוועדת הבחירות, שהיא מיומנת מאוד,

קורה פעם אחר פעם - - - אל תתאהבו בקונספט. הרב מקלב רואה קרן אור בכל דבר. ניצוצות של קדושה גם בדיוטה התחתונה. יש יתרון בדבר הזה מבחינתכם, ועוד לא הצלחתם לנוח. הנתונים הם אותו דבר, פחות או יותר, אבל אנחנו לא הולכים למערכת בחירות מאוד מאוד מורכבת מבחינת הקורונה, כמו שהיה בעבר. אני מקווה שלא, אבל זה לא משנה אצלנו סדרי בראשית. אם כבר עברתם מצבים קשים, ושתי מערכות בחירות היו בתקופת קורונה, תעברו גם את זה. אני חושב שזה הזמן להתייעל. אנחנו מתייעלים, אדוני, בכל יום מחדש. אם יש דברים שבזמן רגיל לא עשיתם, היום הכתפיים שלכם התרחבו ואתם יכולים לקבל על עצמכם עוד דברים, שאולי בפעמים אחרות לא עשיתם. אתם נמצאים בתוך המרוץ, ואני חושב שאתם יכולים לעשות עם עזרה שלנו. אני יודע שיש לא מעט בעיות במערכת בחירות. המפלגות מתמודדות עם בעיות כספיות, ואנחנו נצטרך אולי לראות שאנשים גם יבואו לקלפי. שמעתי מחברי אוסאמה סעדי, שיש חשש שבחברה הערבית לא יבואו רבים להצביע. יבואו, יבואו. בכל אופן, בוודאי נצטרך לעשות את שלנו, ונברך אתכם שתצליחו לעשות את שלכם בצורה המיטבית. אני יכולה להתחייב כאן, שוועדת הבחירות תעשה כמו תמיד את כל מה שצריך ואת כל מה שאפשר להצלחת מערכת הבחירות. אני חושבת שיש לנו קבלות על זה. בהחלט. אתם צריכים לדעת להגיע לדברים בצורה הכי יעילה. אל חשש. אני בטוח שכל המפלגות המתמודדות תדענה לגבות כראוי את עבודתה של ועדת הבחירות המרכזית. האם יש חברים או חברות נוספים שמבקשים לומר דברי פתיחה? אדוני, סגן היושב-ראש. הוא גם סגן יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית. זאת הסיבה שביקשתי לדבר. ההצעה שמונחת היום בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט הוגשה על ידי ועדת הבחירות המרכזית, ואושרה על ידי נשיאות ועדת הבחירות המרכזית, לא בלי ויכוחים, לא בלי פשרות. כך זה בפוליטיקה, צריך להגיע לפשרות ולהסכמות. הותירו בפני הוועדה מספר מחלוקות שהיו שם, ונראה לי בסדר גמור שהכנסת תכריע בהן. מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית יודעת את עמדתי, ואני הייתי שמח אם הבחירות היו מתקיימות לפני החגים, בספטמבר, אבל אני מכיר גם את המגבלות של המערכת. בזמן כלשהו, כשלא תהיה כזאת תדירות של מערכות בחירות, צריך לחשוב האם אפשר לעשות את זה בצורה אחרת, ולא להיות מעוגנים רק ב-90 הימים שקובע החוק. אני חושב שאפשר לעשות את זה גם אחרת, אבל זה דיון למועד אחר. נזכיר שהוועדה הזאת התחילה לעסוק בכמה הצעות חוק חשובות מאוד בנושא הכתובות, הנגישות להצבעה.

לצערי, זה לא הגיע לכדי חקיקה. הוועדה הזאת עשתה הרבה מאוד בנושא הבחירות, ואחת ההחמצות של הכנסת הנוכחית, היא שוועדת החוקה בראשות יושב-ראש הוועדה גלעד קריב, לא תמשיך לכהן בכנסת הנוכחית, ותסיים את החקיקות המשמעותיות כל כך שהיא הובילה בשנה האחרונה. אם תסקרו אחורה את הדברים שהוועדה הזאת עשתה, החל מהקורונה ועד דברים חוקתיים, זה פנטסטי. הרוב אחרי קריאה ראשונה. לא משנה, לא משנה. אני מדבר על העשייה של הוועדה. אלה דברים שזמן רב לא נעשו כאן, ונעשו בקדנציה הנוכחית. חבר הכנסת מקלב, אני בטוח שגם אתה תסכים שהתוצרים שיצאו מתוך הוועדה הזאת, היו תוצרים משמעותיים ובהסכמה רבה. שעות רבות בילינו פה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רק אוסיף על מה שאמר סגן היושב-ראש גם של הכנסת וגם של ועדת הבחירות המרכזית. אני מזכיר שהיה לנו חוק שעסק בכתובת לצורך הבחירות. אני אגיש את הדברים האלה כהסתייגות. היו מספר דיונים בוועדת הפנים לעניין ההצבעות של היישובים הבלתי מוכרים בנגב, וגם את זה נגיש פה. עוד לפני ההסתייגויות אני רוצה לומר. יישאלו פה במהלך השעות הקרובות שאלות לגבי פתרונות אפשריים להנגשה טובה יותר של זכות ההצבעה, באותם מקומות שאנחנו יודעים שלא מתוך בחירה, יש מרחק גיאוגרפי ניכר בין כתובתו הרשומה של האדם לבין מקום מגוריו. אני מבחין בין מי שהפער הזה נובע אצלו מתוך בחירה, הוא רשום במקום אחד וחי את חייו במקום אחר, דבר שמותר על פי החוק לבין עשרות אלפי בעלי זכות בחירה, שנכפתה עליה המציאות שבה הם חיים את חייהם במקום אחד, וכתובתם רשומה במקום אחר. אנחנו יודעים שיש שינויי חקיקה שלוקחים זמן וכולי, אנחנו נבקש לשמוע מוועדת הבחירות המרכזית האם יש דרכים להקל בעניין הזה, ומה התוכניות שלכם. סליחה שקטעתי אותך, חבר הכנסת סעדי.

תודה, אדוני. אם כך, אנחנו ניגש להקראה. כאמור, זאת הצעה מטעם הוועדה. הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים וחמש )הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה(, התשפ"ב 2022 פרק א': הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים וחמש מטרה מטרתו של פרק זה לקבוע הוראות מיוחדות הדרושות לשם היערכות לקיום הבחירות לכנסת העשרים וחמש. אני חושב שאפשר להשמיט את המילים בשל המועד שנקבע לבחירות,

כשהמועד היה מאוד קרוב. אני מסיר את המילים האלה. בשל סמיכות הזמנים בין מערכת הבחירות האמורה למערכת הבחירות לכנסת העשרים וארבע ומערכות הבחירות שקדמו לה, וקיומה בעת התמודדות מתמשכת עם התפשטות תחלואה של נגיף הקורונה החדש. מקובל? תחולה הוראות פרק זה יחולו לעניין הבחירות לכנסת העשרים וחמש. מרבית ההוראות נובעות מהנסיבות המיוחדות, והן הוראות שעה רק לבחירות האלה, כפי שעשינו לכנסת העשרים וארבע ולכנסת העשרים ושלוש. הייתה תקווה שזאת הפעם האחרונה שיש את הסמיכות הזאת. גם פה אנחנו נאלצים לעשות, ויש הוראות ספורות שהן כבר תיקוני קבע, ונגיע אליהן. תיקון חוק המפלגות, מס' ... הוראת שעה חוק המפלגות, התשנ"ב 1992, ייקרא כך: בסעיף (ב), במקום "ארבעה עשר ימים" יבוא "ארבעה ימים"; בסעיף 6, בסעיף קטן (ב), במקום "שלושים ימים" יבוא "עשרה ימים"; בסעיף קטן (ג), אחרי "ההתנגדות או לדחותה" יבוא "וימסור על כך הודעה לבאי כוח הצדדים בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה". יש בפניכם נוסח משולב, וזה בעצם קיצור של התקופות להקמת מפלגה חדשה. קיצור התקופות בהתחלה לרישומה של המפלגה, ולגבי השאלה תוך כמה זמן תפורסם הודעה בעיתונות וברשומות על הקמת מפלגה חדשה. במקום ארבעה עשר ימים, ארבעה ימים מההגשה תתפרסם ההודעה. לאחר מכן, קיצור של התקופה להגשת התנגדות לרישום מפלגה חדשה, משלושים ימים לעשרה ימים. וגם קביעה שלא קיימת בחוק הרגיל, לגבי תוך כמה זמן רשם המפלגות צריך להודיע האם הוא קיבל את ההתנגדות או לא, שזה תוך שבעה ימים מיום הגשתה. כל הרעיון הוא לדחוס את התהליך, כדי לאפשר למפלגות חדשות להירשם בקבועי זמן קצרים יחסית.

מבקש להבין, אם אנחנו כבר נמצאים בכמה מערכות בחירות וזאת ההוראה שלנו, ורק אחת מהן באמת הייתה בחטף, במובן של מערכת נושקת במערכת. אנחנו מצרים על כך שאנחנו הולכים שוב לקלפי כעבור שנה, אבל אם הבחירות תיקבענה לעוד מאה ומשהו ימים, למה אנחנו לא מבצעים בהקשר הזה תיקון בחוק? חשוב להדגיש שכל הסעיף הזה היה בקשה לא מצד ועדת הבחירות, אלא מצד רשם המפלגות. יכול להיות שהתפיסה הייתה צריכה להיות, שבתקופת בחירות, כשאתה יודע שקבוע תאריך - - - לתקן את חוק המפלגות, כדי שיחריגו שם באופן קבוע. גם עכשיו אנחנו עושים תיקון. כאשר זה בתקופת בחירות - - - אבל לא בין תקופות. תביאו תיקון, שאומר: מרגע שהוכרזה, נמצא את הניסוח. אם זאת התפיסה שלכם - - - במקום שבכל פעם נעשה את זה. בהחלט. אם נגיע לקריאה שנייה ושלישית עד מועד פיזור הכנסת או ביממה הקרובה, אז בסדר. הבנתי שכרגע אנחנו מדברים רק על הוראת השעה,

אם אכן יש אפשרות להכניס תיקון קבוע, אנחנו - - - אני מעלה את האפשרות. ההתנגדות לא תהיה באופן קבוע עשרה ימים, מאחר ומדובר בפרק זמן קצר. אנחנו בתקופת בחירות. בתקופת בחירות, אלה המועדים. מקובל עליכם שזאת תהיה הוראת קבע? אני אבדוק עם רשמת המפלגות. תבדקו את הנוסח. מכובדיי, אני מעלה אפשרות. קודם כול, ועדת הבחירות המרכזית ורשם המפלגות צריכים לראות אם זה מתאים להם. וגם עמדת ייעוץ וחקיקה משרד המשפטים חשובה. בואו נבדוק. אני מניח שניתן למצוא הגדרה. אם ניתן להפנות, מה טוב, אם לא להפנות, אפשר גם לומר שמרגע שנקבע מועד לבחירות, ובלבד שמועד זה הוא לא רחוק - - - קודם כול, אני אבדוק עם רשמת המפלגות. דבר נוסף, אפשר לקבוע בתשעים ימים שלפני. אני חושב שאפשר גם שתי הגדרות חילופיות. אם הבחירות במועדן, אפשר לומר שבתקופה של 120 הימים לפני הבחירות או 90 ימים. בחוק מימון מפלגות יש הגדרה של תקופת בחירות, והיא מותאמת בכל אחת מהסיטואציות לחוק התפזרות, לבחירות מוקדמות. אפשר ללכת איתה, ובדרך כלל אנחנו הולכים איתה. לדעתי זה הכי טוב.

אני מבין, בעצם יש פה שלושה פרקי זמן. שניים מהם הפרסום והדיון בבקשה, הם חובתו של הרשם, והצמצום פה בסדר. האם המעבר לעשרה ימים לצורך הגשת התנגדויות אני מזכיר שהחוק קובע עילות שונות להתנגדות, כולל עילות מהותיות ולא פרוצדורליות, הוא מספיק? מאחר ואנחנו נמצאים בפרק זמן של לפני מערכת בחירות, כל המערכת נדרכת. חוץ מהפרסום בעיתונים, יש פרסום אצלנו באתר. כל מי שמתעניין בסוגיה של רישום מפלגות, יש לו אפשרות לבחון את המפלגות שעולות לפרסום, ולבדוק אם הוא מעוניין להגיש התנגדות. חשוב לומר לפרוטוקול,

כמובן, שום הקלה בדרישות המהותיות לרישום מפלגה. בוודאי, אין שום הקלה. רק ייצור לוחות זמנים. זאת נקודה שאנחנו נברר, וככל שנצביע בקריאה הראשונה, לא נעכב לצורך הנוסח. נשאיר את זה לשנייה-שלישית, ונצביע בנוסח הזה בקריאה הראשונה. נעבור לסעיף 4. פרשנות למונחים בסימן זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק הבחירות לכנסת , התשכ"ט 1969 (להלן, חוק הבחירות לכנסת). העסקת עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וחמש הועסק עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש או הבחירות לכנסת העשרים וארבע וביקש המנהל הכללי של הוועדה המרכזית, או מי שהוא הסמיך לכך, להעסיקו בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וחמש והעובד מסכים לכך, לא תמנע הרשות הציבורית, במישרין או בעקיפין, את העסקתו כאמור,

"רשות ציבורית" כמפורט להלן:

הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, (2) לשכת נשיא המדינה, (3) הכנסת, (4) מבקר המדינה, (5) רשות מקומית, (6) תאגיד שהוקם בחוק. עובד רשות ציבורית יעדכן את הממונה עליו בדבר פנייה אליו כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר קבלתה, אם בכוונתו להיענות לבקשה. על אף האמור בסעיף קטן (א) יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להיענות לבקשת הרשות הציבורית שלא להעסיק עובד שלה כאמור באותו סעיף קטן, בין היתר בהתחשב ביכולתה של ועדת הבחירות שבה מתבקשת העסקתו לבצע את תפקידה כאמור בסעיף 1 ובצורכי הרשות הציבורית, ובכלל זה יכולתה לבצע משימות בהיעדר העובד. על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין עובדי הכנסת, הודיע יושב ראש הכנסת למנהל הכללי של הוועדה המרכזית כי בשל צורכי הכנסת, ובכלל זה היכולת לבצע משימות בהיעדר העובד, יש קושי ממשי בהיעדרותו

ולא הגיעו יושב ראש הכנסת והמנהל הכללי של הוועדה המרכזית להסכמה, לא יועסק העובד בוועדת בחירות, סמכות יושב ראש הכנסת לפי סעיף קטן זה אינה ניתנת לאצילה.

(1) רשות ציבורית לא תפטר עובד כאמור בסעיף קטן (א) עקב כך שהועסק על ידי ועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וחמש ולא תפגע בתנאי העסקתו בשל כך. (2) היעדרות מעבודה לרגל העסקה בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וחמש כאמור בסעיף קטן (א) לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל הרשות הציבורית. אני מציע שוועדת הבחירות תסביר את הסעיף, שמאוד דומה למה שהיה בבחירות האחרונות, רק צמצמנו אותו למערכות הבחירות האחרונות. לדעתי, הקראת את זה בלי התיקונים של הנוסח. נכון, אנחנו מקריאים פה בלי התיקונים. לפני שאני אבקש הסבר, אני רוצה להציב את השאלות הבאות: ראשית, פעם נוספת כמו בפרק הקודם, מה ההצדקה לקבוע דבר כזה בהוראת שעה, ולא לקבוע את זה בהוראה קבועה? האם מדובר באמת בדבר מיוחד? יכול להיות שהתשובה היא שיש פה כוח דרמטי בידי ועדת הבחירות המרכזית. שנובעת,

מהסמיכות של מערכות הבחירות, שנותנת לה את הכוח. השאלה שלי היא האם זה באמת דבר חריג, או שאנחנו מצוות אנשים מלומדה? שנית, אני מבקש להבין מכם את היקפי השימוש בסמכות הזאת. אם אני מבין נכון, לא מדובר פה על הגבלה של הזמן, או אמירה שזה ליום הבחירות. זאת אמירה שלא מוגבלת בזמן לתקופת הבחירות. אני רוצה להבין האם הסעיפים האלה בעיקר נדרשים לכם כי ביום הבחירות צריך גיוס המוני? חבר הכנסת רוטמן, אתה ותיק ואני יהודי טרי. דבר נוסף, אני חייב לומר שמבחינת אסתטיקה של היררכיות שלטוניות, הייתי מרגיש יותר בנוח אם הסמכות שמוקנית ליושב-ראש הכנסת, היא סמכות שמוקנית גם למנכ"ל בית הנשיא. אני חושב שבית הנשיא, דומני שלא ראוי שאיזשהו גוף שלטוני יוכל לכפות משהו על מוסד הנשיאות. אני בכלל מעלה את השאלה האם יש צורך להכניס את לשכת נשיא המדינה לתוך ההגדרות של הגופים, ואם כן, אני מבקש שתינתן סמכות מקבילה למנכ"ל בית הנשיא. וזה לא בעקבות פנייה שלהם, אני אומר לפרוטוקול. ראיתי את זה, וזה קצת צורם אסתטית מבחינת המדרג השלטוני. בבקשה, גברת עדס. אני אשתדל לתת תשובות לכל הדברים, אבל חשוב להכיר את הרקע. ועדת הבחירות המרכזית היא ועדה קבועה, כאשר יש לה גרעין מאוד קטן של עובדים, שעובדים בדרך קבע כל ימות השנה. מהגרעין הקטן הזה אנחנו מתרחבים בערך לאלף עובדים לכל תקופת הבחירות, שלושה-ארבעה חודשים. בחלק מהתפקידים כמו חשבות וסיום התחשבנות קצת יותר, אבל בעיקרון, רוב העובדים עובדים עד שלושה חודשים. זה יכול להיות גם חודש-חודש וחצי-חודשיים בהיקפי משרה שונים. מאחר והם לא עובדים קבועים, ומאחר ומשימת הבחירות ב-35 השנים האחרונות היא לא משהו שמתבצע לפי החוק במועד שנקבע לפי חוק, וזה תמיד מגיע מהרגע להרגע, אנחנו מגייסים את רוב העובדים שלנו מקרב השירות הציבורי. זה היה בסיס ההעסקה שלנו בעבר. היום התמהיל קצת שונה, ויש לנו גם עובדים מהמגזר הפרטי. החיסרון בזה הוא שהעובדים הללו מהמגזר הפרטי לא חוזרים. אני לא מכירה מעסיקים שמאפשרים בכל פעם לצאת לתקופה של שלושה חודשים. רוב העבודה בוועדת הבחירות מאוד מאוד ייחודית. זה מקצוע בפני עצמו, ואולי פעם צריך לחשוב איך ללמד עבודה בבחירות. ההתמקצעות מאוד משמעותית, ולניסיון יש ערך בלתי מוסבר. כאשר פורצות בחירות ולא צריך להסביר לעובד מה הוא צריך לעשות, והוא מתחיל לעבוד מהרגע, מתחילים את התהליך. בשיא עונת הבחירות, כמה עובדים מועסקים על ידיכם? אנחנו מגיעים בערך ל-1,100 עובדים ברחבי כל הארץ מהוועדה המרכזית שיושבת כאן במשכן הכנסת. תוך שבוע עד עשרה ימים מיום התפזרות הכנסת נקים 20 ועדות, וזו משימה בפני עצמה. זה אומר הקמה של כמו 20 מחוזות של משרד הפנים, כולל מבנים, תשתיות, תקשורת, גיוס עובדים וכל מה שכרוך בזה תוך עשרה ימים. זה מבצע מטורף, ועליו נוספת העובדה שאותם עובדים שאנחנו צריכים לגייס, צריכים לקבל היתרים מהגופים שבהם הם עובדים. זאת פרוצדורה שבגופים מסוימים היא קצת יותר ארוכה, ובגופים אחרים קצת יותר מהירה. תוך כדי כך, אותם עובדים צריכים לבצע פעולות שנקובות בחוק הבחירות, ויש להן מועד קבוע בחוק. דברים צריכים להתבצע עד היום ה-70, עד היום ה-80. השעון מתחיל לרוץ, והעובדים לא בהכרח נמצאים. לצערי הרב, אנחנו נתקלים לא מעט, בעיקר בעקבות ריבוי מערכות הבחירות, בכך שמשרדים מסוימים, מנכ"לים או ממונים ישירים, מסרבים לא מעט לשחרר את העובדים לצורך עבודה בוועדת הבחירות.

לצערי הרב, אני מתקשה אפילו להבין את זה, יש עובדים שמאוימים על ידי המנהלים שלהם. את זה אי-אפשר להבין, אבל כן את הקושי של מנכ"ל לשחרר עובד. מנגד, אנחנו מדברים על משימה לאומית חולפת, שאין לה פתרון אחר. אני מניח שהמשכורת של אותו עובד שנלקח אליכם, באה מתקציבי הבחירות. הוא יוצא לחופשה ממקום עבודתו הרגיל או יוצא לחל"ת, ומגיע לעבוד אצלנו. ואז מקבל את שכרו מאצלנו. לא נתעמק בכל הסוגיות,

מכיוון שהמשכורת של האדם בתקופת עבודתו עבור ועדת הבחירות משולמת מתקציב הבחירות, עקרונית, מתפנה תקציב במשרדים. האם קיים נוהל שמסדיר את סמכותו של מנהל יחידה שלטונית,

להעסיק תקן זמני? אם לוקחים אדם ליומיים-שלושה בשבוע של הבחירות,

אנחנו לא רוצים לפגוע בשירות הציבורי האחר. זה חודשיים-שלושה. אני מכיר מקרים שבהם אדם הולך לוועדה האזורית, נעלם לחודשיים-שלושה. למה לא לאפשר מילוי מקום או תקן זמני? יש דברים כאלה בשירות המדינה, לא? אין לזה עלות תקציבית. אני לא אתעמק בסוגיה כי אני לא מכיר אותה, אבל אני חייב להגיד שמשך הזמן שלוקח לגייס עובד לשירות המדינה - - - עובד זמני? לא נראה לי שאפשר לגייס עובד. אני לא בטוח עד כמה זה אפשרי מבחינה פרוצדורלית, וכמה זה יעיל. יש גמלאים. התהליכים האלה ארוכים, מכיוון שלא קיים נוהל מיוחד שמסדיר את היכולת להביא גמלאי לעבודה. אני מכיר הרבה מאוד מקומות בשירות המדינה, שיחסית מהר מביאים ממלא מקום. אני לא מכיר נוהל מיוחד כזה. האם אפשר להחיל על זה את נוהל ממלא מקום? כמו אישה שיוצאת לחופשת לידה. לא נתקלנו במצבים שבהם באו מנכ"לים. זאת אומרת שיש לנו אלף עובדים מיותרים בשירות המדינה? לא, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת שלעובדים בשירות הציבורי יש אחריות ומחויבות אישית. גם כשאותו עובד יוצא לחופשה ממקום עבודתו ובא לעבוד בוועדת הבחירות, לא מפקיר את העמדה. בשעות הלילה המאוחרות מתעדכן, עושה את הדברים,

גם במשרד שלו. אם בהנהלת בתי המשפט משחררים עובדים לעבודה בוועדת הבחירות, ועד היום העבודה בבתי המשפט לא נפגעה, יש סידור שמוציאים יום בשבוע, או שהוא יבוא יותר מאוחר לוועדת הבחירות.

כשהולכים לבחירות פעם בארבע שנים, זה בסדר. כאן מדובר באנשים, שבשלוש השנים האחרונות נעלמו לכמה חודשים מתפקידם במצטבר. זאת לא בעיה אמיתית, ככל שידוע לי. אצלך זאת בוודאי לא בעיה, כי את מקבלת עובדים מיומנים. יש לי שיח עם אותם מנכ"לים שמשחררים עובדים. את יודעת איך אנחנו יודעים שזה יוצר בעיה? כי אותם עובדים נתקלים לא אחת בקושי. אתם מביאים את החוק הזה, כי כנראה המנכ"לים לא אוהבים את זה במיוחד. זה לא אומר שיש בעיה בהיקף רחב במשרדים, שבהם העבודה נפגעה.

קרוב לוודאי שמנהל בתי המשפט והנשיאה לא היו משחררים כל כך הרבה עובדים. כשאני שומע אנשים שאומרים לי שזאת לא בעיה מאוד מאוד רחבה, התשובה שלי היא שאפשר לפתור את זה בקטן. סימן שהפתרון גם לא מערכתי ודרמטי. בעיה קטנה, פתרון קטן. מספיק שזה עוזר למנכ"ל של משרד אחד, לא נעכב על זה. ככל שההוראה הזאת הופכת למעין הוראה שאנחנו רואים, כדאי לחשוב על זה. משרד האוצר, תקני כוח אדם תמיד קשורים גם בכם, תביאו את זה לפני נציבות שירות המדינה ותחשבו על זה. אם קיים נוהל ממלאי מקום, ואם ועדת הבחירות לקחה את העובד ליותר משבוע-עשרה ימים, תחילו את הנוהל. הרי אין פה שום תוספת תקציבית. אצלם יש תמיד תוספת. אל חשש. עוד לא שמעתי פעם אחת שאמרו שאין תוספת. לא, אתה טועה. זאת לא תוספת תקציבית, זאת עמלה. אדוני היושב-ראש, כאשר לוקחים עובד ממקום עבודה פלוני ומשלמים לו משכורת, רואה את זה משרד האוצר ואומר: איזה יופי, חסכתי כסף כי זה בא מתקציב ועדת הבחירות וחוסך לו כסף. אתה אומר להם עכשיו: תעסיק ממלא מקום, וזאת התוספת התקציבית.

לא היית בחדר ועדת הכנסת. היית מגלה שכמו ארון הקודש, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מקומו אינו מן המניין. תקציב בחירות אינו מן המניין ואף אחד לא סופר אותו. כנראה זה לא באמת כסף. זה כמו 15 המיליארד שהמדינה מרוויחה ממכירת קרקעות, שהם חוץ תקציביים לצורך צמצום גירעון בלבד. מבחינת הסדר וההיררכיה, אני מצטרף להערתך, וגם אומר שכדאי שהסדר יהיה כך: 1. לשכת נשיא המדינה. 2. הכנסת. 3. הממשלה, משרדי הממשלה. כדי להקל על העניין, כשם שאין פה את הרשות השופטת - - - הרשות השופטת היא יחידת סמך. הרי אתה לא מגייס שופטים, ויש לך חוק מיוחד. יש שופטים לא עובדים, אלא יושבים בתפקיד ועדת הבחירות. אני לא מדבר עליהם. עובדי הנהלת בתי המשפט הם יחידת סמך של משרד המשפטים. אין לנו התנגדות. אז תורידו את נשיא המדינה. ועדיין כדאי לרשום כנסת ואחר כך ממשלה. חד משמעית. קודם כול הכנסת. אפשר להוסיף את לשכת נשיא המדינה כמו הכנסת.

תורידו את לשכת נשיא המדינה.

חבריי היועצים המשפטיים, אני מבין שהמלצתם, שתתקבל

היא להותיר את העניין בהוראת שעה, מכיוון שמדובר בסמכות מאוד חריגה בנוף היחסים בין הרשויות.

אני מקבל את עצתכם, גם אם הדבר אומר שבכל פעם נחדש. רק אם ימשיכו להיות בחירות בסמיכות גבוהה. אגב, זה לא רק בעניין של סמיכות. לעיתים מתעוררות בעיות עם מנהלים שלא רוצים לשחרר עובדים. מה עשיתם עד העידן המעניין שאנחנו נמצאים בו? שיח עם מנכ"לים. לא מכוח סמכות של חוק.

אבל מרגע שיש סמכות כזאת בחוק, זה הרבה יותר פשוט. הטענה היא שאתם מקבלים את הסמכות הזאת בגלל שיש לכם זמן קצר להיערך לבחירות, ויש לכם כבר עובדים מיומנים. בעוד ארבע שנים לא תצטרכו את זה.

ברור שתצטרכו, ותמיד טוב לכולם יותר. את העובדים המיומנים תמיד נצטרך. אני רושם לפניי, אם אני מבין נכון, שהדבר מותנה, כמובן, בהסכמתו של העובד. ברור, זה כתוב כאן מפורשות. ראיתי, וזה דבר חשוב לומר לפרוטוקול. דבר שני, ואני לא אתעקש על זה כרגע מכיוון שזאת הוראת שעה, שהיה מקום אולי לחשוב שבסופו של דבר, יש סמכות אובר רולינג לנציב שירות המדינה. אם הדבר היה מגיע אלינו כהסדר קבע, הייתי אומר שהסמכות ברורה לי. אי-אפשר לשלוח אתכם לדבר עם מאות רשויות שלטוניות, ויכול להיות שהסמכות הזאת, ראוי לה ברגע מסוים להיות סמכות של קבע, אבל אז צריך היה לחשוב איך מנכ"ל משרד יכול לומר לנציב שירות המדינה: האיש באמצע פרויקט דרמטי שאני משיק בעוד חודש. זה כבר נמצא פה. נציב שירות המדינה רשאי לפנות כבר היום ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, והוא מאזן. אני לא מתעקש על זה עכשיו, כי יש פה הוראת שעה. יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, יש לו תפקידים מסוימים. היה אפשר לכתוב שנציב שירות המדינה יש לו סמכות אובר רולינג, אבל הוא צריך להציע הצעה חליפית או להעמיד לרשותכם עובד מדינה. צריך להיות רגישים גם להשפעה על השירות הציבורי, במיוחד כשאנחנו בסמיכות כזאת של בחירות. דוד, יש לך הערה. המצב הוא כזה,

תראה מה קורה ברשות שדות התעופה, עובדים לא רוצים לבוא,

נהגי אוטובוס. יש תוהו ובוהו. בוועדת הבחירות צריכים לארגן עובדים לתקופה מאוד קצרה, וזה קשה.

צריך למעלה מאלף עובדים מכל הוועדות, ולא מדובר רק בוועדה הארצית. יש להם גם ועדות מחוזיות, שבהם אנשים עובדים שעות רבות.

אני מבקש להכניס בחזרה את הסעיף שנותן תוספת שכר, כמו בבחירות הקודמות. אז דובר על 20%? מה הייתה התוספת, כבוד המנכ"לית? אני אציין שזה לא היה בבחירות לכנסת העשרים וארבע. אם לא הייתי חולה, הייתם מקבלים. זה היה בבחירות לכנסת העשרים ושתיים והעשרים ושלוש, עד 35%. אבל לא כולם קיבלו. השופט של בית המשפט העליון קובע כמה תהיה התוספת ואיך יקבלו אותה. מה הייתה העלות התקציבית בכנסות האלה? חבר הכנסת ביטן, זאת הייתה הוראה ייחודית?

זה היה בשתי מערכות בחירות. גברת עדס, איפה אתם עומדים בעניין? אנחנו לא ביקשנו את זה. מה הייתה העלות הכוללת? אני לא יודעת לומר מה הייתה העלות הכוללת. היה מדובר בתוספת של עד 30% או עד 35%. בפעם הראשונה בבחירות לכנסת העשרים ושתיים, קבעו שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית יכול לקבוע עד 35%, ובבחירות לכנסת העשרים ושלוש אמרו שההחלטות הספציפיות שהוא קיבל בבחירות לכנסת העשרים ושתיים,

ואם יש שופט חדש? לפי קטיגוריות, דוד. אין לי בעיה שזה יהיה ככה, למרות שאני מוכן לתת לו אפשרות להחליט גם עכשיו. ברשותכם, אני רוצה להבין. כשעובד ציבור נלקח או מוזמן לוועדת הבחירות, הוא מגיע עם שכרו בדרגה? לא. יש לנו חוקת שכר משלנו. יש לכם חוקת שכר בהתאם לתפקיד?

יש לנו חמש או שש חוקות שכר. זאת אומרת, יכול להיות שאדם יעבוד בתפקיד מסוים בדרגת שכר אחת במשרדו, יגיע אליכם ויקבל יותר. כן, ויכול להיות שיקבל גם פחות.

כל העובדים הם עובדי מדינה, אבל גם אם פונים לעובד מדינה,

אתה חושב שהוא חייב לעזוב את העבודה שלו וללכת לעבוד אצלם חודשיים? על מנת לשאוב אותו, כדי שיהיה מוכן לעזוב את העבודה שלו ולבוא לעבוד בוועדת הבחירות, שזאת עבודה פי שלוש יותר קשה, צריך לתת לו בונוס. אחרת לשם מה הוא יבוא? בתוספת לדברים האלה, העובדים היו באים על חשבון ימי החופשה, ואומרים: במקום שנצא לנופש ונהנה מחופשה,

ברגע שהרבה אנשים מיצו את ימי החופשה לאור מערכות הבחירות התכופות, חלק גדול מהעובדים צריכים לצאת לחל"ת. כדי שהם ייקחו חל"ת הם צריכים לקבל הרבה יותר גבוה, כדי שהם יעזבו את העבודה שלהם. כשהיה מימוש ימי חופשה בתוספת המשכורת שלו, זה היה כדאי להם כי זאת הייתה משכורת שנייה. היום זאת לא תהיה משכורת שנייה אלא משכורת ראשונה. אתה חייב לשאוב אותו,

שמעתי מהעובדים דברים עוד יותר גרועים. יושב-ראש הוועדה, שאלת במקור מה היה בסיס ההחלטה. זה מה שהתכוונת אולי לשאול. בסיס ההחלטה היה תדירות הבחירות. מכיוון שהכנסת העשרים ואחת התפזרה מהר מאוד אחרי בחירתה, אחרי 29 ימים, הבחירות לכנסת העשרים ושתיים היו ממש מספר חודשים אחרי כינוס הכנסת העשרים ואחת. אחרי זה באה הכנסת העשרים ושלוש, וגם שם זה היה בתדירות מאוד גבוהה. בכנסת העשרים וארבע, כשהיה אינטרוול של שנה, לא נתנו, אבל גם היום יש אינטרוול של שנה. צריך לבדוק האם יש מצוקה או לא, אבל זה היה ההיגיון שבבסיס ההחלטה, לתת אינסנטיב לעובדים לבוא לעבוד. תמיד כשמדובר בשכרם של עובדים, בעיניי טוב לתגמל אנשים ככל שניתן לעבודתם, אבל בקשה מן הסוג הזה צריכה לבוא מן הגורם המבצע. טוב שחבר הכנסת ביטן מעלה את העניין. לא נעים להם, מה אתה רוצה שאני אעשה? ברוך ה', תכף נגיע לדבר על התקציבים.

הכול נעים, הכול בסדר, הכול ראוי והגון כי אנחנו רוצים מערכת בחירות מוצלחת. אני רק אומר, שבדבר כזה צריך לקבל קודם כול חוות דעת. הם פה, הם יכולים להגיב. גם כדי להבין האם הם חוו מצוקה במערכת הבחירות האחרונה, שהגיעה אחרי שנה. נשמע את נציג האוצר. אני חושב שראוי לקבל נתונים או תמונת מצב על העלות של הצעד הזה, לפני שמקבלים החלטה.

לשמוע את עמדתו של הממונה על השכר במשרד האוצר, שיש לו ידע בתחום הזה, והוא יכול להתייחס.

אנחנו נדבר איתו. סימסתי לו. אין לי בעיה שזה יהיה לקריאה שנייה ושלישית, ועד אז יבדקו את הכול.

באלף עובדים מתוך שירות ציבורי מאוד מאוד רחב. אם חושבים שצריך לתת איזשהו בונוס בגלל תכיפות הבחירות, למה להטריד את שופט בית המשפט העליון, שהוא יושב-ראש ועדת הבחירות בקביעה פרטנית? הוא לא המנהל של העובד. לא נכון מה שאתה אומר, ואני אגיד לך למה. כל העובדים רוצים תוספות כאלה ואחרות, וזה עד 35%. זה פר תפקיד, והוא לא קובע: אתה תקבל 15% כי קוראים לך שלמה. אני חייב לומר, שאני אישית מוצא טעם לפגם בזה שיושב-ראש ועדת הבחירות, שהוא שופט בית המשפט העליון, עוסק בתנאי שכר של קבוצות כאלה ואחרות בתוך עובדי ועדת הבחירות. בוודאי שזה נעשה על פי המלצה שלכם. אם יורשה לי, הבקשה לא באה מאיתנו, וועדת הבחירות לא הניחה את זה בפני ועדת החוקה. הבנו שזה לא בא מכם. תסבירו מה התפקיד של השופט, מה הצרכים, איך מגייסים את העובדים.

העבודה בוועדת הבחירות בתקופת הבחירות, היא אינטנסיבית במיוחד.

הרבה יותר מעבודה בשירות ציבורי רגיל ובמגזר הפרטי. לוחות הזמנים כולם מוכתבים לפי חוק, ואני לא מכיר אף רשות ציבורית,

לה: ביום הזה את צריכה לעשות כך, וביום הזה את צריכה לעשות כך, אחרת את מפרה את החוק, ושוברת את רכבת הבחירות. אי-אפשר לאחר, אין מועדי ב', ויום הבחירות

אם אני מבין נכון, יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית מקבל החלטות לבדו, וההחלטות האלה הן בעלות גוון שיפוטי. או חקיקת

יש לו גם החלטות מינהליות. בסדר גמור, אני לומד.

צריך גם לזכור את הקושי המיוחד שעומד בפנינו כעת. אנחנו נמצאים בפתחו של קיץ, ומייד לאחר מכן באים

אבא טרי שחושב על הקיץ הקרוב.

אורלי, עוד הערות? נעבור לסעיף 6. הוראות לעניין

הכוונה למשרד ממשלתי - בתנאים הזהים לתנאי המכרז או

אינה טעונה מכרז אם מצאה ועדת המכרזים כי ההתקשרות נדרשת נוכח נגיף הקורונה החדש, או שמטעמי דחיפות לא ניתן לערוך מכרז בסד הזמנים הנדרש למימוש ההתקשרות,

והם בעצמם ביקשו להגדיל את היקפי ההתקשרות ל-100 שקלים.

אני רוצה לשאול האם סעיף (1) מוגבל לתקופת הבחירות? כן, זה רק לבחירות. זה לא

אף משרד לא עשה שלוש מערכות בחירות של פעם בארבע שנים. באופן אמיתי, קיבלתם שלוש ביקורות ב-12 שנה. ריחמו עליכם.

אגפים במשרד מבקר המדינה עסקו בנו שלוש

כשוועדת הבחירות המרכזית יוצאת למכרזים בתקופת בחירות, ברור שכל הספקים שמתמודדים, מבינים שוועדת הבחירות נמצאת בסד זמנים, שבו היא זקוקה לשירות,

ואין לה יכולת לבחור ולומר: נדחה את

הם לא הלכו ובדקו שוב את החברה, האם היא עומדת בכל התנאים. קרה רק פעמיים שהשתמשנו. אגב, אני רוצה לומר שאנחנו לא משתמשים בזה באופן סיטונאי. הרי אנחנו עושים

5 מיליון. הסכום משמעותית שונה. ניקח לדוגמה את המסכות לקלפיות ולוועדות הקלפי. ועדת הבחירות הייתה צריכה להצטייד בזמן מאוד מאוד קצר במסכות לוועדת

ברורים לנו שני דברים: הראשון, שוועדת הבחירות צריכה למעשה יכולת פעולה מהיום הראשון של תקופת הבחירות. אין זמן לבזבז על הליכים ביורוקרטיים, שהם חשובים כשלעצמם, אבל הם לא מתאימים. זה ברור לנו. הדבר השני, ואני אומר את זה לפרוטוקול, הוא שברורה לנו מאוד

אבל לא קראנו את הסעיף. אין לי בעיה שנקריא, אבל זה לא יהיה הנוסח. הנוסח הזה בעצם הופך את ועדת חוקה לקבוע בחקיקה ראשית - - - לא, הוא לא הופך את ועדת חוקה - - - יש את סעיף ב'. נשמע את יושב-ראש ועדת הכספים. דעתי פחות נוחה מזה, שבחקיקה ראשית ועדת חוקה, לא משנה שזה על דרך הקישור לתקציב

ואחר כך גם התקציב הגדול וגם כל מיני שינויים יבואו לוועדת הכספים.

יש פה פגיעה בכבוד של מישהו?

אני חייב לשאול שאלה מבחינת ההתנהלות של הבית הזה. כשם שוועדת הכנסת יושבת כרגע ועוסקת בהיבט מסוים של פיזור הכנסת,

של חברי ועדת הכספים. זה תפקידנו.

חשבתי שהדברים יהיו יותר פשוטים.

אנחנו צריכים לנהל את מערכת

דוד, שנייה. אף אחד לא אומר הצגה של סעיף-סעיף.

ומדובר פה על חצי מיליארד שקלים, הוא הגוף שיעשה את זה גם

אפשר לעשות את זה מהר מאוד, ולא צריך לעשות את זה בהוראת חוק. תכף נסביר גם את עניין המקדמות, ואפשר אפילו לומר שמקלים על זה שהפנייה לוועדת הכספים תהיה על דעת הנשיאות,

זה מתוקן, מועבר למליאת ועדת הבחירות המרכזית. זה הדיון השלישי, שבו 35 חברי ועדת הבחירות, שהם סמי-כנסת, נציגי כל סיעות הבית הזה, דנים בהצעת התקציב. הם מקיימים דיון, תומכים, מתנגדים, צועקים

לכן, ביקשנו את זה בניכוי 110 מיליון שקלים,

קיבלנו את הצעת יושב-ראש הוועדה, ולכן אמרנו שאם יש כאן התנגדות נחרצת לנוסח הזה, שיכול רק להקל עלינו כדי להתחיל את העבודה, המשמעות היא שאם לא מקבלים את זה ורוצים תקציב מפורט,

אחרי זה,

אף אחד לא מצפה מכם להביא את התקציב ברמת הסעיף.

שתאושר בנשיאות, לתקציב הנדרש לכם הפעם.

שלא יורדת לכל סעיף קטן, כמו שממילא קורה כשמאשרים תקציב מדינה.

מי לא מחויב? האוצר.

עכשיו הקמת את המדינה? לא היו פה 24 מערכות בחירות? הרי הסעיף זה לא בא סתם. בסעיף הזה בחוק יש שתי בעיות שתיארת: הראשונה, שזה מחליף את ועדת הכספים,

שאין פה הצעת תקציב. יש בעיה נוספת,

מהתיאור של ועדת הבחירות, והוא בהחלט מרשים,

ומעיון קצר שעשיתי עכשיו כחבר ועדת בחירות

בהצעת התקציב של ועדת הבחירות המרכזית לבחירות העשרים-וארבע, היו שם כ-40-30

אלה היו אותן נפשות פועלות,

ולכן אתה פשוט לא מדייק בעובדות. בכל מה שקשור לתקציב הבחירות,

לא צריך בשביל זה לייצר חקיקה. אני מסכים שאפשר להקל בכל מיני פעולות

אין שום סיבה שיתנהל משא ומתן ביניכם לבין

אם הכנסת מפוזרת. אני

אבל שיהיה כתוב גם מועד. מקדמות, ובנוסף לזה נביא לך את המסגרת לאישור? אני לא בטוח שצריך מועד. חבר הכנסת רוטמן, באחד הגלגולים הקודמים היה לנו נוסח, שאומר משהו

אמרתי לכם, אנחנו מתקדמים כקצב התקדמות פרויקט לאומי בעל חשיבות.

שמתוך כבוד עמוק לתרומתו האדירה של שר התחבורה הקודם

השאלה היא האם הייתה פעם איזושהי בעיה, שוועדת הכספים עיכבה את האישור של תקציב ועדת

אני חושב שיש הסכמה על זה סביב השולחן. בשנים האחרונות נתנו מקדמות. מעולם לא הייתה בעיה במקדמות, מעולם התקציב לא היה חסם לקיום בחירות ולהיערכות לבחירות.

רציתי ללכת למסיבת סיום, רק לקפוץ ולחזור. אני מציע שתקפצי, זה חשוב. יש פה נציגים נאמנים. אורלי, אני

עוד לא דיברנו בפירוט על החריגים ותכף נגיע אליהם.

בסופו יבוא "ובלבד שביום הבחירות סיעה לא תחליף את נציגה בוועדת קלפי מסוימת יותר מפעמיים,

אבל זה יהיה רק במצב חירום קורונה.

לא במצב בריאותי מיוחד.

זה חירום. זה חירום, רק בחירום. למה אתם מונעים את

ממשיכים הלאה, סעיף קטן (3).

אחרי סעיף 24 יבוא: "קיום ישיבות בהיוועדות חזותית".

נדרשה הוועדה המרכזית או ועדה אזורית לקיים ישיבה, והתקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת, רשאי יושב-ראש הוועדה, לאחר ששקל בין היתר את נושא הישיבה ואת היכולת המעשית לכנס את חברי הוועדה, להורות כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית. (ב)

החלטה בישיבה לפי סעיף זה תתקבל לאחר שלכל חבר ועדה ניתנה אפשרות להשתתף בדיון ולהצביע. הצבעה בישיבה כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליט יו"ר הוועדה אחרת. (ז) ראה משתתף בישיבה כי בשל קיום וניהול הישיבה בדרך של היוועדות חזותית

הכול לצורך התייעלות וייעול וניצול זמן מיטבי בוועדת הבחירות. אני לא מכירה אף גוף שלא מקיים היום מחצית מהישיבות בזום.

אנחנו לא מחוקקים. לא כשהיא דנה בדיונים מינהליים. יש פה נציג ממשרד המשפטים? אני מייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. קודם כול, אני

תשאירו את זה כהוראת שעה. אמרנו שאנחנו עכשיו בהוראת שעה, אז בואו נתקדם עם הוראת השעה. כשמעבירים את הדברים מהר, והכול בתוך איזו יממה - - - זה העניין להשאיר את זה כהוראת שעה. גם לא נתבקשנו לשנות את זה. מה זה לא נתבקשנו?

אלא אם כן כולם מסכימים. הרבה מאוד חקיקה עוברת בהוראת שעה בכנסת הזאת,

אני חושב שהעולם מתקדם, ואחד הדברים הטובים המעטים שקרו בקורונה, הוא

להגיד איזה סוג מקרים כן, איזה סוג מקרים לא. דווקא בגלל שחברי ועדת הבחירות עסוקים וטרודים בעניינים של קמפיין, יכול להיות שיהיו

אני מציע לכם שתתחייבו,

תאפשרו לנו, שיהיה לנו מספיק זמן. תנו לנו זמן מספיק להגיש לכם הצעת חוק.

הדגש הוא על מקרים מאוד מאוד חריגים. התנאי להפעלת הסמכות הוא אם יו"ר הוועדה וסגניו ראו שיש נסיבות מיוחדות המונעות או עלולות לדעתם למנוע את המהלך התקין של

שייכנסו להצעת החוק של הוועדה. נקרא את פרק ההצבעה בבתי אבות, ואני מבין שיש כאן התייחסות של סיעת ישראל ביתנו. גם לאוסאמה יש התייחסות.

"דייר" מי שמתגורר בבית אבות. אם משאירים את (4), צריך את ההגדרה של דירה ציבורית כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי,

תשנ"ט 1998. "השר הנוגע בדבר", כל אחד מאלה: לעניין בית האבות שבפיקוח משרדו,

הרווחה והשירותים החברתיים. או שר הבינוי והשיכון.

לעובד צוות כאמור יינתן אישור בכתב המעיד על זכאותו להצביע בקלפי בבית האבות לפי טופס שקבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. (ד) לא יאוחר מהיום ה-53 שלפני יום הבחירות ימסור השר הנוגע בדבר ליו"ר הוועדה המרכזית רשימה של כל בתי

יושב-ראש ועדת הבחירות האזורית הוא גם שופט.

בגלל זה אמרתי יושב-ראש ועדת הבחירות האזורית. אני רוצה להגיד הערה על כל הפרק, ואני

שבתחומו נמצאת הקלפי, התיר זאת. (ב) לעניין סעיף

בסדר, אפשר להגיש הסתייגויות. אחרי ההפסקה נתייחס לזה?

אני מציע שנסיים את ההתייחסויות לעניין הזה, ואז ניקח הפסקה.

קודם כול, אני מברך את

אבל היו 30 בחוק הקודם. במוסדות למוגבלים, כי זה כלול במאושפזים. זה כמו בתי חולים. במסגרות מיוחדות

אני לא מבין איך הנוסח של הוועדה מנוגד להחלטת הנשיאות. על איזו ועדה אתה מדבר?

הוא הסביר את כל התהליך המספרי. ועדת הבחירות לא מציגה נוסח לחקיקה.

הם הרי הגישו הצעה, על מה אתה מדבר?

ועדת חוקה, כשהיא שמה נוסח על השולחן,

אני מזמין גם את כל חברי הכנסת של הליכוד. בישראל ביתנו חושבים שהבחירות הן בחירות לוועד בית, כלומר בבניינים שלהם הם רוצים קלפי.

75 בבית אבות? אני רציתי 100. 75 נראה לי מאוד סביר, וזה לא מפלה אף אחד. כל הבחירות צריכות להיות שוויוניות, ואתה לא יכול לתת יתרון למישהו,

והם באותו גיל. אדם בן 80 שגר בבית עם פיליפינית, לא יכול להגיע

הבחירות האלה,

לא היינו מתווכחים. אבל מכיוון שזה 60-60 או 61-59 לכל דבר יש

אני רוצה שבכל מתחם של ארבעה-חמישה בניינים בשיקום שכונות תהיה קלפי.

תגידו לי, לאן אתם רוצים להגיע?

ולא נעשה את הכול פוליטי.

אני רוצה לשאול שוב מה מערכת ההפרדה בין חברי ועדת הקלפי לבין הנגישות שלהם לקלפי? מה לגבי הפעילות שלהם להבאת המצביעים? אני רוצה להגיד מילה בעניין, ואני לא אביך אתכם. אנחנו לא יודעים מה קורה עם הבוחר עד לקלפי עצמה. ראשית, אני רוצה להגיד שצריך קודם כול לחדד. לא מדובר בבתי אבות

אני מוכן שיהיה בכל מקום שאתה רוצה, אבל שייתנו גם לאחרים להצביע. אני רוצה לגלות את דעתך,

שבין אם תשים שם קלפי ובין אם לא תשים

דוד, הנוסח שמונח כאן - - עזבי, גמרנו, נגמר. הבנתי את המסר.

מה שסוכם בישיבת הנשיאות מצוי כאן.

תגיד לי, אתה היית בנשיאות? אני לא מדבר על הנשיאות, אני מדבר על מה שקורה פה. זה משהו אחר.

ומה

אבל גם אז אמרה מנכ"לית הוועד שהייתה להם מחשבה מוקדמת שהגיעה העת לשים בתוך בתי אבות, דיור מוגן וכולי קלפיות. הממשק בין

יש שם.

בעיניי, הוא בכל מקום שבו חלה תוכנית מגן אבות ואימהות. המדינה קבעה שמבחינת פוטנציאל חשיפה, סכנה והתמודדות עם הקורונה, ואנחנו לא יודעים מה יילד יום עם הקורונה.

די. דוד, תגיש הסתייגויות. אנחנו לא משחקים בנדמה לי. אתם עושים את הכול על מנת - - - אני אומר לך,

אני אקריא את סעיף (ג) המתוקן. (ג)(1) משרד הבריאות ימסור ליושב-ראש הוועדה המרכזית רשימה של חייבים בבידוד בעת מסירת הרשימה, בחלוקה לפי מה שהם חולים ומי שהם חייבים בבידוד אחרים,

רק על בסיס המידע הזה אנחנו נוכל לתכנן את פריסת הקלפיות. כן, רק שבמציאות הנוכחית

יהיו,

כדי להבטיח שלכל בעל זכות בחירה תהיה בסמוך אליו קלפי לחולים ולמבודדים לפי העניין. זה מה שאנחנו מציעים לעשות גם פה. אנחנו מציעים לקבוע רצפה מסוימת כדי שתהיה ודאות גם לנו וגם למפלגות שצריכות לתכנן את פריסת כוח האדם שלהן

תוך שמירה על בריאות הציבור וצמצום ההידבקות בנגיף הקורונה בקרב הציבור במהלך הבחירות. גם בסעיף (ב) יש תיקון שנוגע לחלוקה, שאני אקריא כבר,

כן, זה כבר קיים. זה חלק מהמכלול הנורמטיבי בהקשר הזה, שמאפשר ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לקבוע הוראות ייעודיות. זה

נכון, שמעתי. אנחנו כן מבקשים לקבוע במפורש שתהיה קלפי גם למבודדים וגם לחולים. ככל ולא יהיו מבודדים, היא לא תיפתח. מרגע שהחוק יקבע שוועדת הבחירות חייבת לפתוח קלפי אחת מכל סוג, יהיו 500 קלפיות כאלה ו-2540 מהן

צריך לזכור שוועדת הבחירות המרכזית,

בדוק וידוע. והקורונה

למה זה היה בהוראת שעה?

ההצעה של חבר הכנסת מקלב מתייחסת לסעיף 17ב לחוק, ואני לא יודע אם זה נמצא בפניכם. הסעיף עוסק בתגמול לבעלי תפקידים. זה נוסף לחוק הוראות מיוחדות הקודם, שבו נאמר שבגלל האופי המיוחד של ההעסקה, שהוא בדרך כלל ליום אחד ספציפי,

נוצר סעיף שבו נאמר: על אף האמור בכל דין, הסכם קיבוצי הוא הסכם העסקה של בעלי התפקידים שבתוספת, יחולו עליהם הוראות מיוחדות, ואלה החרגות מחוקי מגן,

השכר יהיה שכר גלובלי, וגם השתנה מועד לתשלום שכר העבודה

האם ההכללה של העובדים האלה בהוראת קבע מצדיקה דיון קצת יותר רציני מזה שיש כרגע, מבחינת

אנחנו בחקיקה חפוזה, לצערי.

אולי נעשה את זה פעם נוספת,

שכדאי להידרש אליהם מייד אחרי הבחירות

אתה יכול להביא אותם מחר?

אנחנו מצביעים מחר על הבוקר. אין לנו זמן, לצערי. אלה דברים שנדונו בוועדה בכמה דיונים במסגרת הדיון בדרכי תעמולה. היה פה דיון ער וארוך, גם כולל ביום שני האחרון. יש סעיף שקשור להגנת הפרטיות?

צריך לעגן את זה. לקחתם את מה שאמר מלצר וכתבתם בחוק? בשינויים מסוימים.

גם דיברנו עם שמחה. שמחה העלה את הנקודות. היה צמצום מסוים בהצעה בעקבות הערות של חבר הכנסת רוטמן. ברשותך,

נחזור לאופן המיוחד של העסקת עובדים ביום הבחירות. מדובר בהעסקה של הרבה עובדים, ואין קשר

בסוף אותו עובד יבוא איתכם בוויכוח הוא יקבל לבנק 600 שקל, ויאמר: אני עבדתי עשר שעות. שיבקש תלוש, מה הבעיה?

חלק מהרעיון של דיני המגן זה שהעובד לא צריך לרדוף אחרי

בואו נתקדם. דבר נוסף שאנחנו מבקשים להעלות הוא בנוגע להצבעה של משקיפי קלפי. למשקיפים? כן, אבל לא כל משקיף. למפלגות הגדולות יש בכל קלפי יושב-ראש או

לא בטוחה שיש לזה הצדקה אמיתית, כי כפי שאמר גם חבר הכנסת גינזבורג,

כמו שהם עוברים מקלפי לקלפי, הם יכולים לצאת ולהצביע.

משמרת זה שבע שעות.

יכול להיות שברשימת מועמדים אחרת המשמרת היא ארבע שעות, כי הם עוברים מקלפי לקלפי. מזכיר הקלפי ינהל רישום מתי המשקיף נכנס?

תבדקי את זה שוב.

למיטב זיכרוני, אין שעות כניסה ויציאה של ניהול של משקיף. למזכיר הקלפי יש חובה לרשום גם את הכניסה והיציאה של

את השם של המשקיף שנכנס. לא מתי הוא נכנס ויצא. זה

יש נציגים למפלגות בוועדת הבחירות, רוצים לעשות איזשהו שינוי שהוא לא הוראת שעה חירומית? לא ראוי להביא אותו להתדיינות בוועדת הבחירות, שיו"ר ועדת הבחירות ייתן את דעתו, שנשמע את עמדתו של יו"ר ועדת

אתה מבקש עכשיו - - - לא לשנות.

להצביע? שאזרח ישראלי, שלא רשום בפנקס הבוחרים, יוכל להצביע.

מאז קום המדינה זה לא

עיקרון היסוד במדינת ישראל הוא לא שכל אזרח מצביע. עיקרון היסוד במדינת ישראל הוא שכל אזרח, שרשום בפנקס הבוחרים, מצביע. כולנו מכירים את הדיון הגדול על הצבעת אזרחים ישראלים שהם לא תושבים.

שאזרחים ישראלים שהם לא תושבים,

דבר אחרון, אני שואל את הייעוץ המשפטי שאלה.

אם מישהו יגיש בג"ץ מתוך אלה - - - איזה הוראה קיימת בחוק הכנסת,

שכל אזרח

יהודה, זה רעיון יפה. אני חובב בג"צים ידוע, ואני מזמין אותך להגיש בג"ץ, במיוחד סביב הרעיון של פסילת חוק של הכנסת. אני ויהודה כבר נפגשנו

כשאני ייצגתי את הכנסת והוא הגיש גוטמן 3166/14. אמרתי לכם, חברים, זאת תופעה.

יש עוד נקודות, אדוני?

הוא אמר שזאת

שקובע שכל בן אדם שביקש תעודת זהות בשבועיים שלפני יום הבחירות, רשות האוכלוסין חייבת לספק לו תעודת זהות. זה קבוע בחוק. אנחנו נפנה את תשומת לב ראש רשות האוכלוסין, וברור לנו שהם יעמדו בחוק. ברור לנו שהם יעמדו בחוק, זאת אמירה יפה.

אין לכם סמכות פיקוח. התפקיד שלכם הוא כן להרים דגל לבית הזה, ירושלים,

או שאתם תעשו את זה, או שאנחנו נצטרך לקבוע שתי בעיות. חבר הכנסת מקלב מעלה סוגיה אמיתית שצריך לתת עליה את הדעת.

ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת להתקין הוראות שעה שנוגעות לביצוע הבחירות, והיא עשתה זאת במערכות הבחירות הקודמות. מדובר על שתי הוראות שעה, שאנחנו חושבים שנכון לחוקק אותן כבר עתה לבחירות

למה זה הוראת שעה ולא הוראת קבע?

אמורים לתקן את התקנות ולא היה זמן.

כי זה בתקנות ולא בחוק.

איתן, זאת נקודה חכמה. אני צריך לחזור לכנסת. נשאיר את זה כך, ותודה על החידוד החשוב הזה. סעיף 10, תיקון חוק הבחירות. זאת רעה חולה להביא הוראות שעה. אתה מדבר על אסתטיקה חקיקתית? זה ממש

תכף נשמע את משרד המשפטים, ואני רוצה להציע שהניסוח כאן יהיה שדרך המלך היא שדיון יכול להתקיים בהיוועדות חזותית רק בהינתן הסכמה של הצדדים,

דרך המלך לא כתובה כאן אותו

בדיוק בשביל לשדר את המסר הזה, הוספנו את המילים נסיבות מיוחדות. זה אומר שכאשר יושב-ראש הוועדה מחליט שהוא מקיים דיון, הכלל הוא דיון

אם יש סיבה מיוחדת נסיבות מיוחדות שהוא מצא והוא צריך לשקול את מהות הדיון

השופט קודם כול צריך להחליט שזה עניין מהותי,

אם הוא היה רוצה בכתב, כל הסעיף זה לא רלוונטי, ושייתן בכתב.

כשהשופט יטיל קנסות - - - אין לו סמכות להטיל קנסות.

להוציא צו מניעה או צו הסג מלתקן הפרה של חוק דרכי תעמולה וחוק הבחירות לכנסת. יש גם את העניין של הסכמת הצדדים אחרי שהוא שמע. אני מבין שמדובר בהוראת שעה לבחירות

דרך אגב, בעידן של לא-קורונה, אני חושב שזה כפוף להסכמת הצדדים. שהצדדים יסכימו. היוועדות חזותית יש לה מחיר וזה לא יעזור. אפשר גם כאן לרשום בהסכמת הצדדים. אני הצעתי, אתם לא רציתם. אמרת: לאחר ששמע את עמדת הצדדים. כי אתם אמרתם שלא די בהסכמת הצדדים.

בבקשה, תכניסו בהסכמת הצדדים. ככל שזה יניח את דעתך,

קרוב לוודאי שהצדדים ירצו את זה בדרך כלל, יותר מאשר השופט. גם שיקול דעת השופט וגם הסכמת הצדדים? אני לא בעד הרחבת היוועדות חזותית בהליכים שיפוטיים. עם הנסיבות המיוחדות.

השופט צריך להחליט קודם כול שיש סיבות מיוחדות, קרי קורונה, ואם אחד הצדדים עומד על זכותו להגיע - - - למה אתה אומר שנסיבות מיוחדות זה רק קורונה? לא, אני לא אומר. זאת הוראת שעה. נסיבות מיוחדות יכולות להיות גם דחיפות. אני מסכים איתך ועל אחת כמה וכמה הלכנו פה על שפה מרחיבה. אנחנו מוסיפים: ולאחר שקיבל את הסכמת הצדדים לעניין. ממשיכים. אנחנו עוברים לשורה של הוראות קבע, שרובן טכניות במידה רבה.

לגבי הסעיף הקודם, אם יש הסכמת הצדדים, אפשר להוריד את הנסיבות המיוחדות וכולי. היו שתי אופציות: חלופה של נסיבות מיוחדות או חלופה של בקשת הצדדים. אני אישית מוכן להוריד את המילים נסיבות מיוחדות,

יישארו המילים: לאחר ששקל,

את מהות הדיון ואת היכולת המעשית לקיים דיון בנוכחות הצדדים. זה מקום שמכניס את הקורונה,

והוא אומר שיש מניעה לקיים. בעיניי, הסכמת הצדדים יותר חשובה מהנסיבות המיוחדות, כי יש פה הליך שיפוטי. שיסכימו לו. אבל השופט צריך לשקול את מהות הדיון, ובכל מקרה הוא צריך להחליט שזה מתאים להיוועדות חזותית. תיבת הנסיבות המיוחדות יכולה להיגרר לכל מיני דברים. לעותר יש בר מצווה לאחיין בשעה ארבע בעפולה. אנחנו מסירים את הנסיבות המיוחדות, אבל מוסיפים את הסכמת הצדדים. נעבור לפרק ב', תיקוני חקיקה שהם טכניים ברובם. אני אקריא אותם ואולי דין יסביר במה מדובר אחד-אחד. 11. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט 1969 (1) בסעיף 24, סעיף קטן (ה) בטל; בעבר, כאשר יושב-ראש ועדת בחירות אזורית נעדר, היה סגן של יושב-ראש ועדת בחירות אזורית שמילא את מקומו, לפי בחירת ועדת הבחירות האזורית. היום ביטלנו את זה בהוראה קודמת, כי קבענו שיהיה ממלא מקום שופט לכל שופט, ולכן אין צורך בזה. זה תיקון שהיינו צריכים לעשות קודם. (2) בסעיף 68א)(ה) במקום "ואת מענו" יבוא "ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות"; בהסדרים הנוגעים היום לשאלה מה רושמים על המעטפות הכפולות, יש אי התאמה בין החוק לבין התקנות לבין סוגים שונים של מעטפות כפולות. ממילא היום הכול בתקנות ואנחנו לא מתכוונים לתקן את התקנות, ואין צורך שזה יהיה בחקיקה. איזה פרטים אתם קובעים שם בדרך כלל? שמו של האדם, מספר הזהות שלו, איפה הוא הצביע.

מספר קלפי. דרכים שניתן על פיהן לזהות את הבוחר, אם אנחנו לא מצליחים לפי תעודת זהות.

בסעיף 70(ג), במקום "50 "יבוא "70"; זה הסעיף שנוגע לשינוי מקום קלפי. מפת הקלפיות נקבעת היום עד היום החמישים שלפני יום הבחירות, כאשר ועדת הבחירות המרכזית רשאית לשנות אותה החל מהיום השבעים. אבל אם מצאנו ביום ה-51 שאנחנו צריכים לשנות מקום קלפי כי הבניין לא קיים יותר מה שקרה בעבר אנחנו צריכים לחכות ליום השבעים בשביל לעשות את השינוי, ולשלוח את ההודעה לבוחר. כדי להתאים את המועדים הקיימים, כדאי שזה יהיה back to back. הסעיף הזה יותר מהותי, ויש אולי מחשבה לעשות פה שינוי. זה משהו חדש שעשו בבחירות האחרונות, כשציינו ליד הבוחר באיזו שעה הוא הצביע.

בסופו יבוא "ותציין לצד שמו את שעת הצבעתו, בלי לגרוע מהוראות סעיף 79א, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או מי שהוא הסמיך לשם כך רשאי למסור למשרד הבריאות מידע בדבר נוכחות במקום הקלפי שהוא חיוני לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית או לגוף חוקר לשם חקירה פלילית של עבירה לפי חוק זה"; איזה חוק? חוק הבחירות לכנסת. בסעיף 74(ג) כתוב היום שאחרי שאתה מצביע, תעביר ועדת הקלפי קו על שמו ועל יתר פרטיו. התוספת פה היא שחוץ מלמחוק אותו, לציין את שעת הצבעתו, ויש הסמכה להעביר את השעה הזאת או לחקירה אפידמיולוגית למשרד הבריאות, או לחקירה של עבירות שקשורות בעבירות בחירות. עבירות של בחירות בחוק הזה אני מוכן לקבל, אבל לא חקירה אפידמיולוגית של משרד הבריאות. חבר'ה, איפה אנחנו נמצאים? זה היה רלוונטי בשיא הקורונה. זה היה רלוונטי, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. זה רק אם נידרש, וזה לא מחייב. אם משרד הבריאות יפנה אלינו לחקירה אפידמיולוגית מסוימת, אנחנו העברנו את הפרטים. קודם כול, זה חייב להיות תלוי בהכרזה על מצב חירום. בסדר, ברור. אין לנו בעיה עם זה. תיאורטית, אתה יכול לעשות חקירה אפידמיולוגית במצב בריאותי מיוחד. נתנו את זה כשמשרד הבריאות פנה אלינו בבקשה. היום זאת מציאות אחרת. הקורונה יכולה להרים שוב את הראש. זה הוראת שעה? לא. זאת הוראת קבע. לא תהיה אמירה כזאת בהוראת קבע. אולי החלק של החקירה האפידמיולוגית כהוראת שעה. אולי נעשה את זה הוראת קבע שתלויה בתוקפו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. רק על החלק של החקירה האפידמיולוגית. זאת רק הסמכה. יש הסכמה על זה.

מותנה בתוקפו של חוק הקורונה.

הכול יהיה בהוראת קבע, למעט החקירה האפידמיולוגית שתהיה תלויה בתוקפו של חוק הקורונה.

בסעיף 79 (א) בסעיף קטן (ה), במקום "יושב-ראש ועדה אזורית וכן יושב-ראש הוועדה המרכזית" יבוא "יושב-ראש ועדה אזורית, יושב ראש הוועדה המרכזית, וממלאי מקומם "; (ב) בסעיף קטן (ו), אחרי "או מרכזית" יבוא "וממלאי מקומם"; פה מדובר על תיקונים בפרוטוקול בליל הבחירות לפי ראיות שהיו בפניהם. אנחנו רוצים להיעזר בממלאי מקום השופטים כדי להקל את העומס על השופטים הקבועים. הסעיף הבא נוגע להרחבת ההצבעה של החיילים.

במקום "במהלך 72 השעות" אלה 72 שעות שלפני יום הבחירות, יבוא "במהלך 168 שעות" ובסופו יבוא ("בסעיף קטן זה מועד סגירת הקלפיות) ובלבד שקביעת מועדי ההצבעה שיחלו לפני 72 השעות המסתיימות במועד סגירת הקלפיות, תהיה בהסכמת יושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו"; הרחבת זמן ההצבעה בצה"ל, הכפלתו כמעט. היום זה מתחיל במוצאי שבת, ועם אפשרות להקדים את זה ליום רביעי. זה לא מחייב. עשינו את זה בפעם הקודמת. ההצבעה רצופה בכל אחד מהשלבים האלה?

השר מכין תוכנית איפה כן ואיפה לא. אני מבין מה קורה בפרקטיקה, אבל על פי החוק היבש זה אומר שמהלך ההצבעה יכול להיות במשך כל 168 השעות. זה כמו שהיום יש 72, וזה לא אומר שזה מתקיים ברצף. מה שמתחיל במוצאי שבת זה בדרך כלל מוצבים רחוקים, או יחידות שיודעים לגביהן שהחיילים יוצאים לאימון ביום ראשון, יהיו בשטח ולא יוכלו להצביע ביום שלישי. צה"ל יודע לעשות את ההבחנה הזאת, ועובדתית אין היום הצבעה רצופה של 72 שעות. זה לא קיים. על בסיס זה, להרחיב את זה. גם בפעם הקודמת, ביום רביעי שלפני יום הבחירות הצביעו בחלק מהבסיסים, לפי תוכנית שהכין צה"ל והבאנו אותה לנשיאות, והיתר הצביעו ביום הבחירות הכללי. לא התקיימה הצבעה רצופה. הדבר הזה די משמעותי. בסופו של דבר, אנחנו מאפשרים להתחיל את ההצבעה שבוע לפני יום הבחירות. כמו ששליחים בחו"ל מצביעים 11 ימים לפני. זאת גם הצבעה מוקדמת. הכמויות אחרות. אלה סדרי גודל אחרים. לכן,

צריך להגיד שהארכה מעבר ל-72 שעות צריכה להיות באישור הנשיאות. כן צריך לקחת בחשבון שזה כהוראת קבע, וזה דבר משמעותי. זה שינוי משמעותי, וגם הוא התחיל מהקורונה כדי שלא תהיה התקהלות יתר בקלפיות בצה"ל. אגב, הוא סייע בהעלאת אחוז ההצבעה.

נראה לנו הגיוני, וחשוב שהוועדה תהיה מודעת לכך שזה משהו משמעותי ולא משהו טכני. (7) בסעיף 110(א), המילים "האחראים יחתמו על המעטפה החיצונית" יימחקו. יש מעטפה חיצונית מסוימת שעליה האחראים על ההצבעה בנציגות חותמים. אין לזה שום הצדקה וזה סתם מיותר. אין את זה באף מעטפה חיצונית אחרת. יש עכשיו רצף נוסף של דברים טכניים.

במקום "שם אביו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין" יבוא "מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות"; (9) בסעיף 118יח(ב), במקום "ואת מענו" יבוא "ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות"; (10) בסעיף 116יט(ב), במקום "ואת מענו" יבוא "ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות"; למה בקלפי אסירים צריך לציין את שם המצביע, שם אביו, מספר זהותו וכולי? לא, אנחנו מוחקים את זה. זה קבוע היום בחוק וזה מיותר. אנחנו רוצים למחוק את זה ולעשות נוסח אחיד על המעטפות החיצוניות. זה מה שהסברתי קודם על כך שעל כל מעטפה חיצונית כתובים פרטים אחרים. (11) בסעיף 120, במקום "לפי סעיפים 24 או 80" יבוא "לפי סעיף 24 או מזכיר ועדת קלפי"; יש פה שני דברים: סעיף 80 הוא סעיף שבוטל, ולכן מבוטלת ההפניה אליו, ומרחיבים את האיסור הפלילי שיש על הפקרה של חומר הצבעה גם על המזכיר ולא רק על היושב-ראש. היה שינוי מסוים, שאמר שמי שאחראי היום על העברת החומר הוא המזכיר ולא היושב-ראש. פעם זה היה היושב-ראש, הוא היה נציג מפלגה, והיו עם זה כל מיני קשיים, ואני מניח שאתם מבינים אותם. בנוסף לכך, הם היו הולכים ומשאירים את המזכיר עם חומר ההצבעה. הגיוני שאם הוא צריך ללוות את החומר, שתהיה עליו סנקציה אם הוא עלול להפקיר אותו. משרד המשפטים, מקובל עליכם? מקובל שיש מלווה נוסף? כן, זה בתקנות. אם אנחנו כבר מתקנים את החוק, במקום שיהיה כתוב 20 אלף לירות, למה לא כתוב שקלים? אני יודע שיש הפניות ואני מבין, אבל כבר מתקנים את החוק. למה צריך להשאיר את המילה לירות? יש המון סעיפים עם המילה לירות בחוק הבחירות. אין לי בעיה לשבת ולתקן אותם באופן אחיד, אני חושב שמשרד המשפטים לא יודע להגיד לי מה הסכומים בשלב זה. זה גם לא אני. כן, אני יודע שזה לא אתה. אתם מתקנים את הדברים, למה להשאיר פה קנס של 20 אלף לירות? זה סוג המתח שיש בין מה הם רוצים לעשות לצורך התפעול. כמה זה 20 אלף לירות היום? זה הופך להיות הקנס לפי חוק העונשין. יש המרה. החוק צריך להיות ברור לא רק למשפטנים, גם לאזרחים. צריך לשנות את כל הסעיפים, ויש הרבה. נבדוק את זה לקראת שנייה ושלישית. אני רואה בהמשך, שאתם אומרים 18 אלף שקלים חדשים. פעם לירות ופעם שקלים? זאת חקיקה מאוחרת יותר. לא, אתה מסתכל על חוק אחר. (12) בסעיף 114, המילים "ומס בולים על ייפוי כוח" יימחקו, אין יותר מס בולים. זה סתם כתוב בחוק. אנחנו עושים קצת סדר וניקיון.

בסעיף 145(ד), במקום "60 יבוא 90", ובמקום "רשאית הוועדה המרכזית" יבוא "רשאי יושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו או רשאית הוועדה המרכזית אם ביקש את זאת אחד מהסגנים לגבי הצעה שהניח היושב-ראש בפני הסגנים"; סעיף 145(ד) הוא הסעיף שמסמיך את הוועדה, ועכשיו מסמיכים את הנשיאות לקבוע הוראות שעה בענייני בחירות לצורך אותן בחירות ובהתאם לנסיבות. בכל מערכות הבחירות הקודמות הרחיבה הכנסת את הסמכות הזאת ליום ה-90, כי אין שום הצדקה שזה ימתין ליום ה-60, בהתחשב בכך שיש פעולות שאנחנו צריכים לעשות כבר בין ה-90 ל-60, שנקבעות בהוראות השעה המתאימות. ההסכמה בנשיאות הייתה שזה יועבר לנשיאות, כי זה גוף יותר גמיש וקל לדיון, אבל אם אחד מהסגנים מבקש, זה עובר למליאה. בסוף יביאו אתכם למצב שבו בחירות אפשר לקיים גם בפחות מ-90 יום.

צריך לשנות הוראות בחוק לגבי הפעולות המחויבות. אנחנו מאוד לא אוהבים את החודשים האלה.

אנחנו חייבים לחתור לסיום. הסעיף הבא הוא תיקון קבע לחוק אחר. 12. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו 1996 (1) בהגדרה "תקופת הבחירות", במקום פסקה (2) יבוא: "(2) תקופה של 60 ימים המסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות,"; (2) בהגדרת "תשלום" במקום הסכום הנקוב בה, יבוא 18,000 שקלים חדשים". חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות קובע שעובדים שמועסקים בעבור הוועדה או בעבור מפלגות בתקופה מסוימת, והם מקבלים עד שכר מסוים, למעשה לא משלמים מס הכנסה רגיל אלא משלמים מס אחיד בגובה 25% - מס מיוחד ואי-אפשר לקבל ממנו זיכוי, ניכוי וכל הקלה אחרת. הדבר הזה נועד גם לצרכי העסקה מאוד מאוד רחבה של מאות אלפי אנשים בתקופה הזאת, וגם לצרכי רשות המסים שלא יכולה לעשות תיאומי מס לכל כך הרבה אנשים. מה שהחוק קובע זה סוג של מיצוע. יש אנשים שקצת נהנים מזה, יש אנשים שקצת נפגעים מזה, אבל בסוף הם יודעים כמה כסף הם מקבלים בעבור התקופה. חוק מיסוי מדבר על תקופה שהיא לא רלוונטית, ולכן אנחנו מרחיבים כל הוראת שעה, ועל סכום שהוא מאוד מאוד ארכאי. אנחנו מציעים כבר לעגן את מה שהיה במערכות קודמות, לתקופה קצת יותר ארוכה ולסכום קצת יותר גדול.

18 אלף שקלים. זה היה 8,800 שקלים. תקופת הבחירות מוגדרת היום כעד שלושה ימים לאחר הבחירות, אבל בגלל כל המבצעים שהנהגנו בוועדה, של בדיקות טוהר הבחירות וכל הנושאים הללו, בעצם תקופת ההעסקה מתרחבת. ככל שהיא מתרחבת, הסכום שמשכרים יותר גבוה,

תקופת הבחירות מבחינתנו מתמשכת הרבה יותר זמן. בעבר היינו מתחילים בהדרכות שבועיים וחצי-שלושה לפני יום הבחירות.

הנושא הזה הוא על דעת רשות המסים, ידידי מהאוצר? אני יודע שזה לא האגף שלך. אני לא מרשות המסים. אפשר להתקשר אליהם ולבדוק. מה שמטריד אותי זה ה-25%. זה מס גבוה למי שעובד יום אחד כמה שעות. זה חוק המסים. אז מה אם זה חוק המסים? זה קבוע איפשהו בחוק, ואנחנו עושים פה תיקונים עקיפים. אני חושב שצריך להפחית את אחוז המסים האלה. אני מציע שתגיש הסתייגות ונדאג מחר להזמין את הנציגים. אני אשמח אם נקבל התייחסות. אני חושב ש-25% לאנשים שעובדים ביום הבחירות אלה הרבה מאוד אנשים בסוף הם באים ביום הבחירות לכמה שעות, ואחרי זה חותכים להם 25% מ-800 שקל - - - אולי היה ראוי להגדיר פה מעין שתי מדרגות מס. זה מסבך. זה מאוד מסבך. אנחנו מדברים על עשרות אלפי עובדים שבאים לכמה ימים. תקבעו 15%. אתם רוצים להקל?

שיהיה 15%. שלא נזמין את רשות המסים, והם יבקשו

50%. רוב האנשים שעובדים ביום זה, הם לא אנשים שמשלמים 50% מס. קודם כול, תודה לחברנו מוועדת הבחירות המרכזית. חבר הכנסת רוטמן כתב לי שהוא בדרכו, והוא רצה להעלות את הסוגיה של ההגבלות על גיל המזכירים. אני אינני מכיר את הסוגיה. במערכת הבחירות הקודמת העלינו את גיל המזכירים לגיל 21, מטעמים רבים. ההגבלה היא מהצד הנמוך של הגיל. כן, והם רוצים פחות. הם רוצים גיל 18. הם רוצים להוריד את זה בחזרה לגיל 18. הייתה עתירה לבג"ץ ובג"ץ לא קיבל את העתירה. אני שייך לאלה שחושבים שבגדול, באופן עקרוני, מגיל 18 עד גיל 21 או מגיל 18 עד 20 אנשים לא צריכים לעבוד. הם צריכים לשמור על מדינתם או לעסוק בשירות אזרחי. אלא אם יש להם פטור מיוחד. אני הייתי מעלה את הגיל. אם זאת הכוונה, הבינותי. חשבתי שיש אולי מגבלה גילאית מהצד השני. אני חושב שצריך להעלות את הגיל. למזכיר יש היום יותר סמכויות מהעבר. הוא צריך להיות הרבה יותר אסרטיבי כלפי ועדת הבחירות, וזה תפקיד אחר ממה שהוא היה בעבר.

השאלה אם יש לנו תקדים. לא הייתי נוגע בזה עכשיו. השוטר גם יכול להיות בגיל 21. אבל הוא עובר הכשרה.

באותה הצעה הצענו בשעתו להעלות את גיל חברי ועדות הקלפי, כשבחוק הגיל היה 16. לא הצלחנו מעבר ל-17. לא נתפס בעיניי שבשעה שחבר'ה בני 19 משרתים בשירות צבאי או בשירות לאומי ומחויבים לזה, חברים אחרים ילכו לעבוד. אז תעלה גם את גיל ועדת הקלפי. ועדת קלפי זה בתשלום?

אם זה היה תלוי בי, הייתי מעלה. זה תלוי בך. נדמה לי שגם שם העלינו את זה מגיל 16 לגיל 17. בשנה שעברה העלינו ל-17. נו, באמת, ילדים שמשחקים טטריס כל היום. אנחנו רואים את זה. גודמן, שקלנו בכובד ראש את האפשרות של חבר'ה בני 19, אבל לא נראה לנו הגיוני. אם הם משרתים בצה"ל, שישרתו בצה"ל. דיברתי על בנות שעושות שירות לאומי. שיהיו בשירות לאומי. בשירות לאומי עובדים? ואם הם תלמידי ישיבה, שיישבו וילמדו עוד דף. יום הבחירות הוא יום שבתון. לא, לא, לא. בשירות הלאומי יש יום שבתון? חידוש גדול. אני לא שמעתי שאדם שנמצא בשירות לאומי כתחליף לשירות צבאי יכול לעבוד תוך כדי. מר גודמן, בקשתך נשקלה בכובד ראש, נדחתה. תגיש הסתייגות. רק שתראה שאני מתון, כי אם זה היה תלוי באיתן, בכלל הוא היה כורת את הענף. טופורובסקי תמך בזה בפעם הקודמת. טופורובסקי צעיר ברוחו, ואני לא. אבל הוא התקדם מהר, הוא יושב-ראש קואליציה, ואני הקטן רק יושב-ראש ועדת חוקה. אדוני היושב-ראש, אם אפשר כדי שנוכל לשחרר את רותם מאגף התקציבים, ברשותך, רציתי לומר לפרוטוקול שבנושא הסעיף על התקציב אנחנו ננהל שיח בינינו עד מחר, וניתן תשובה לוועדה. אני רוצה לומר לפרוטוקול, שהאוצר מוטרד מתקדים של קביעת סעיפים תקציביים בחקיקה ראשית. האוצר רוצה לבוא בדין ודברים עם הוועדה ולהניח את דעתם בזה שמחר בבוקר תהיה פנייה להעברת מקדמה מוכנה לפני ועדת הכספים, בבקשה. בסדר גמור. אני תמיד בעד התדיינות. במסגרת בניית יחסים חדשים עם אגף התקציבים, אנחנו ננהל שיח ונראה לאן אנחנו יכולים להגיע. אם הייתי יודע, הייתי פונה אליכם בכל הבקשות שלי לרותם. בגדול, מה שטוב במערכת יחסים עם אגף התקציבים, זה שהאופי של בן הזוג לעולם לא משתנה. אנשים יכולים להתחלף, אבל האופי של בן הזוג כבר 40 שנה אותו אופי. אני לא מתייאש. אנחנו מאוד שונים ומגוונים באגף. הוא רצה להבטיח לי המון הבטחות בחוץ. אנחנו צריכים להקריא את הסעיף דרכי תעמולה?

לא הקראנו את הכול. לא הקראנו את הנושא של זמן שידור. חברים, הקראנו את רוב הסעיפים של חוק דרכי תעמולה, דנו בהם והייעוץ המשפטי אומר שזה בסדר. הדבר שלא הקראנו הוא הסעיף שעוסק בקיצור זמנים. נקריא את זה, וכרגע זה עומד על הירידה משתי דקות לאחת בעבור כל חבר כנסת. ברדיו המספרים שונים. יש בקשה של הערוצים לרדת גם מזמן בסיס 7 לפחות. הם ביקשו 4 ואני חשבתי שאפשר 5, אלא אם אתם אומרים לי שזה מעלה ומחדד יותר את הסיפור של השוויון. אנחנו סבורים שבכל מקרה צריך 61. הוא אומר שקיצור שידורי התעמולה דורש רוב של 61. למה? בהסדר עצמו יש משום מתן הטבה למפלגות קיימות על פני מפלגות חדשות.

כרגע יש פה העצמת ההטבה מבחינה יחסית למפלגות חדשות. קודם כול, יש קיצוץ. גם ההורדה מ-7 דקות ל-5. אם בעניין הזה אתה חושב, לא נוריד מ-7 ל-5. מעבר לזה, מכיוון שבסופו של דבר, כל הסדר שקובע את זמני השידור הוא כשלעצמו

אתה לא מסתכל רק על הדלתא. הדבר הזה מתייחס אחרת למפלגות קיימות ולמפלגות שאינן קיימות. לכן אנחנו חושבים שזה גם דורש 61. בכל מקרה, הדברים האלה יעברו ברוב מאוד גדול.

אני משאיר כרגע את המספרים האלה, את הירידה מ-2 ל-1 והישארות ב-7. יכול להיות שמחר נציע להוריד את ה-7 ל-5 או ל-4. אני אומר פה בגילוי שאני עדיין ממתין להבין מהמפלגות את עמדתן, כי בדיון לא היו נציגי כל המפלגות. ביקשתי מהנהלת הקואליציה לעסוק בעניין, והיו נציגי אופוזיציה בדיון. נשלב את זה בנוסח לקריאה ראשונה. זה יהיה בנוסח. אם מחר בבוקר נחזור ונציגי הנהלת הקואליציה יאמרו שאין הסכמה קואליציונית יכול להיות שנצטרך לסגת מזה. בייניש המליצה בכלל לבטל את זה. אבל בייניש אמרה במקביל שאפשר לקנות פרסום. לא היה לנו זמן בכלל להיכנס לדיון הזה. צריך לזכור שיש כאן מי שמייצג את הרשימות הקיימות, את סיעות הכנסת, אבל אין מי שייצג את הרשימות החדשות. לפחות בנוסח הזה שיפרנו את מצבן של הרשימות החדשות, כי השארנו 7 דקות. לכן לא הורדתי כרגע ל-5, כדי שלא תעלה טענה שפגענו בזמן החשיפה של החדשות. פגענו ברדיו. מה לגבי מודעות בעיתונים יומיים? למה אנחנו מגבילים את המודעה בעיתונים יומיים, שבועיים או בירחונים במודעות שלא גדולות מ-40 אינץ'. מקלב ביקש שינוי. חבר הכנסת מקלב אמר שיש לו כל מיני מחשבות שונות, והוא לא חזר אלינו. הדבר היחיד שכרגע ישנו, הוא שלפחות על פי המוצע, תרד ההגבלה על מודעות חוצות. מה הבעיה עם עיתונים? למה להגביל את העיתונים? עלו כל מיני גרסאות, ואנחנו חשבנו שאפשר להוריד את מגבלת הגודל, אבל לחבר הכנסת מקבל היו כל מיני הצעות נוספות. מה דוח בייניש אומר? מפחדים מהשתלטות, מקנייה. הרעיון בעיתונים הוא שלא רוצים שמפלגה אחת תשתלט על עיתון. שיש לה ממון.

הרציונל הוא שלא תהיה השתלטות של מפלגה אחת יותר גדולה על כל שטחי הפרסום. לדעתי, המגבלה של 40 אינץ' בעיתונים ממילא לא רלוונטית. כתוב שם "מודעה אחת לא תעלה על 40 אינץ', ובכל מקרה, במשך שלושה חודשים, 10,000 אינץ'". זה סעיף שמתייחס לעיתונים, וזה לא היה התיקון. אני מדבר על זה עכשיו. האם 40 אינץ' הם בכלל מגבלה רלוונטית? זה שוב נובע מהשיקולים הכספיים והאמצעים שעומדים לרשות כל רשימה. זה בערך חצי עמוד.

זה רבע עמוד. מה ענק בזה? מי אמר שזה ענק? אי-אפשר לקחת דף מלא. צריך לזכור ש-40 האינץ' האלה מאוד יקרים. זה עניין של כל מפלגה איפה היא מוציאה את הכסף שלה. היה צריך להגביל את זה כדי שרשימות שאין להן מימון מפלגות, יוכלו גם לעשות את מה שאתה עושה. היה הסדר שלם שדיבר על היבטים שונים. לא הספקנו לדון בזה, ואני לא בטוח שכדאי לגעת רק בהיבט אחד של השטח הפרסומי. למה אתם רוצים למחוק את השקיפות ביחס למודעות בעיתונים? כי הוסיפו את הסעיף של השקיפות. מוחקים את זה פה, כי זה יהיה על הכול. זה טכני.

סעיף השקיפות הכללי חל על זה. אנא הקרא. אם כך, את הסעיף של ההגדרות הכלליות כבר הקראנו. את סעיף השקיפות המעודכן הקראנו, למעט השינויים בעקבות ההצעות של חבר הכנסת רוטמן. שמבטלים את ה-50 ו-70 זה ההישג הכי גדול בפרלמנט אי פעם. בשביל זה הגעתי לכנסת. חכה, בוא נראה שזה יקרה. בעקבות הערתו של חבר הכנסת רוטמן, מודעת בחירות תהיה: (1) תעמולת בחירות שנעשית על ידי מתמודד בבחירות, גוף הקשור לסיעה או גוף פעיל בבחירות או מי מטעמם.

תוכן של תעמולת בחירות, שפורסם בעבור תשלום. זאת הייתה הבקשה של חבר הכנסת רוטמן, ו-(2) חל רק בתקופת בחירות. הסיבה המרכזית הייתה חשש שאת הסעיף הזה אפשר להפעיל רק אם יושב-ראש ועדת הבחירות קורא לאדם ושואל אותו לגבי היוזר שלו ברשתות החברתיות, שהרבה פעמים הוא אנונימי. לכן, צמצמנו את זה קודם כול רק לתקופת בחירות, וגם לא כתבנו שמדובר בתשלום בעבור כתיבה. יש הרבה מאוד אנשים שכותבים.

איזה סעיף זה? זה בעמוד 2. כשמדובר על מפלגה, גוף קשור או מטעם, זה לאורך כל הזמן ולא רק בתקופת בחירות. אין פה הגבלות. כשמדובר על אדם שמפעיל יוזר באיזושהי רשת חברתית, כדי שלא יהיה מצב שכל הזמן יעסקו בשאלה מי עומד מאחורי היוזר, ההוראה מצומצמת יותר רק לתקופת בחירות, ורק לאדם שקיבל תשלום בעבור הפצת תעמולת בחירות. איך אתה יודע שהוא קיבל תשלום? אם מישהו יגיש עתירה, יש סמכות ליושב-ראש ועדת הבחירות לקרוא לאותו אדם או לפנות לחברה שמפעילה את הרשת החברתית ולבקש ממנה פרטים. בגלל החשש מפגיעה בפרטיות צמצמנו את זה לתקופת הבחירות. נתחיל עם ההוראה הזאת ונראה. יש חקיקה הרבה יותר מרחיבה בתחום שימוש בבוטים וכולי ברשתות. הלוואי ונצליח להביא את זה. למה מבטלים את סעיף 4 בחוק, בנוגע לרמקולים? הייתה לנו הצעה שונה, שלא להוריד את זה לגמרי, והמגבלות, אבל הוועדה לא קיבלה את זה. ההצעה של ועדת בייניש הייתה להוריד את זה. מה המצב של הפעלת רמקולים ליד קלפיות? גם היום אתה לא יכול להפעיל את זה. אתה לא יכול להפעיל את האוטו עם רמקול. הם נוסעים עם הרכב והרמקולים שלהם בכל רחובות העיר. מעבר לכך שזה מטריד, וזה גם אסור על פי חוק, ובתקופת בחירות זה מהדהד עוד יותר. כשיש את הסעיף הזה בחוק הבחירות, יושב-ראש ועדת הבחירות יכול לאסור על זה. כשהיינו בדיון בוועדה זה נראה קצת אנכרוניסטי. לפעמים אתה עושה אסיפת בחירות, אתה לא יכול להפעיל רמקול?

באסיפת בחירות זה

ועדת בייניש המליצה להוריד את זה כליל. ההצעה שאנחנו הצענו כייעוץ משפטי, והיא זאת שהתקבלה בוועדת החוקה בכנסת העשרים, הייתה ברוח מה שאיתן אומר. כלומר, יש הגבלה כללית על רמקול, אבל יש החרגה לעניין עצרות והגברה. מעבר לזה, יש הגבלה ואתה לא יכול להסתובב עם רמקולים ברחבי העיר. הוועדה לא קיבלה את זה. הוועדה רצתה לחזור לגרסת בייניש ולבטל לגמרי את ההגבלה, ושההסדרה תהיה באמצעות תקנות הרעש הרגילות. החיסרון בזה, הוא שאז אין לך את האופציה לכל מיני צווי מניעה של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית. איתן, זאת נקודה נכונה. מקסימום אנשים שירצו יגישו הסתייגויות. כרגע הסעיף קיים. בנוסח שנציג מחר נביא את הנוסח שהתקבל בוועדה בפעם שעברה, שהוא נוסח באמצע. מי שירצה להגיש הסתייגות ולבטל את הכול, יגיש הסתייגות. חבר הכנסת רוטמן, העליתי את השאלה שלך לגבי גיל המשקיפים. שמעתי, ואפילו הקשבתי קצת בנסיעה. לא אחזור על כל הדיון שהיה, אבל אני רוצה לומר דבר אחד. ידוע לנו שיש אוכלוסיות גדולות במדינת ישראל שפטורות. אינני יודע מה הדין, למשל חייל שמשרת שבוע-שבוע או האם לחייל בשירות סדיר יש מניעה לעבוד ביום הבחירות אם הוא יום חופשי מצה"ל באותו זמן אינני יודע. למיטב ידיעתי, צה"ל לא נותן אלא רק היתרים מיוחדים. הוא צריך לקבל אישור מצה"ל. יש חיילים שיש להם אישורי עבודה. זה לא קשור לאישורי עבודה. יש חיילים שיש להם אישורי עבודה מצה"ל. צריך לקבל היתר מיוחד לעבוד ביום הבחירות. היינו באמצע ההקראה. נמשיך בקריאת הסעיפים האלה. אני אחדד לגבי סעיף 4, לאור השינוי שהוצע. בנוסח שהיה בכנסת העשרים יהיה איסור השימוש ברמקול, פרט לשימוש ברמקול באספות ובכינוסים שמטרתם תעמולת בחירות. אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בהוראות לעניין שימוש ברמקולים שנקבעו בדין אחר הכוונה לתקנות רעש וכן הלאה. אחרי סעיף קטן (א) יבוא: (ב) הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים גם על תעמולת בחירות בבחירות המקדימות. זה היה הנוסח בכנסת העשרים, ואנחנו נכניס את זה גם, אדוני היושב-ראש. לגבי הסעיפים שלא הקראנו עדיין, ועוסקים בנושא שידורי התעמולה. בסעיף 15(א) לחוק העיקרי, אחרי "עם אותה ועדה" יבוא "ועם מאסדרי השידורים". במקום "15" יבוא "7". זה ברדיו, ואגב, כן מורידים את הבסיס. גם מהטעם הזה יש כבר פגיעה. זה נשמע לי הגיוני, וכבר מהטעם הזה יש הצדקה ל-61. אני חייב לומר שבכל הנושא הזה דעתי מאוד לא נוחה. כמו שאמרנו אומרים, יש איזה הסדר כולל שאומר, תוריד אבל תאפשר לקנות. אנחנו עושים חצי עבודה בנושא הזה, וזה מעורר בעיה. אני מבין, אבל מצד שני יש פה דבר שכבר נמשך ונמשך. הוא קצת מצמצמם. קורית פה דינמיקה שוועדת הבחירות מבינה, והיא דוחקת את השידורים מהפריים-טיים לקצוות לוח השידורים. שמחה, כל השידורים היום הם ב-12 בלילה. רובם. בוא נצמצם. נתחיל. אני מבין את מה שאתה אומר. ובכל פעם זה יותר מאוחר. זה התחיל ב-10, עבר ל-11, ועכשיו זה 12. גם שעות הצפייה מתאחרות. לא בגלל שעות הצפייה.

נציגי החברות, הזכיינים, לא באים ומתנדבים לעשות את זה סתם ב-12 בלילה כי יש רייטינג גבוה. זה הורג להם את הרייטינג. הם גם אומרים לנו ש-11 ורבע בלילה זה לא טוב להם. הם מבקשים שזה יהיה אחרי 12 בלילה או לפני 4. מכובדיי, היה על זה דיון ארוך בוועדה ביום שני. הדעות כולן לגיטימיות, ואפשר להגיש הסתייגויות לשנייה ושלישית.

אתה צריך להגיע להסכמות עם כל המפלגות. לא הצלחתי לקבל הבנה אם המפלגות הולכות על זה, ואני מאוד מקווה שכן. זה באמת סתם, זה טורח הציבור וכבר לא טורח הערוצים. אמת טורח הציבור. בגלל העיקרון של להיזהר מאוד בסיפור של מפלגות חדשות, הנוסח שיגיע מחר, גם לגבי הרדיו, לא יוריד מ-15 ל-7 את זמן הבסיס. נישאר עם 15, ותהיה רק הקטנה כמו בטלוויזיה. רק הקטנה מכמה שמקבלים פר חבר כנסת.

שלא תעלה טענה שפגענו במפלגות חדשות. בהתאם לכתוב אני מקריא את הנוסח שבפניכם: בסעיף 15(א) לחוק העיקרי, אחרי "עם אותה ועדה" יבוא "ועם מאסדרי השידורים"; זה כדי שתהיה זכות שימוע לדבר איתם. במקום "4 דקות נוספת" יבוא "דקה נוספת"; בסעיף 15(א)(ב) לחוק העיקרי, במקום "המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי" יבוא "מאסדרי השידורים"; זה כל מה שדיברנו בישיבה, ומתאימים את זה לכלל המאסדרים, ולא רק לערוץ 1. בטלוויזיה, במקום "שתי דקות נוספות" יבוא "דקה נוספת"; הייתה שאלת הפטור מאחריות. ההצעה כרגע היא את אותו פטור פלילי ואזרחי לתת גם לוועדת הבחירות המרכזית. הבנתי שמשרד המשפטים פחות אוהב את הנושא הזה. אני חושב שזאת התדיינות שצריכה להיות ביניכם. אני מבין את הדברים שלכם, ואני פחות חושב שנכון שהרשות המבצעת - - - על מה פטור פלילי ואזרחי? יש פטור פלילי ואזרחי על תשדירי תעמולה. יש גם לרגולטורים של השידורים. אבל לוועדת הבחירות שעוברת על השידורים אין את הפטור הזה. וזה לא הגיוני. וגם לערוצים עצמם. בית המשפט העליון עומד בראשות ועדת הבחירות, וזאת עמדת ועדת הבחירות. אין פה שום תקדים דרמטי לגבי סיוג אחריות במקומות אחרים. זאת מאטריה נפרדת. חבר'ה, דיני בחירות זאת מאטריה נפרדת. זה לא מדויק, אבל יושב שם גורם שיפוטי בסופו של דבר, שמחליט על התשדירים,

לא הוועדה כולה מחליטה. לא, רק היושב-ראש. רק הגורם השיפוטי. אגב, אני מאוד אשמח שהם יתחילו להיות אחראים קצת על מה שהם עושים. היא הנותנת. לשופטים יש פטור מאחריות פלילית. במקרה הזה, זה שופט מכוח תפקידו השיפוטי. סעיף 15(ב) אנחנו משאירים את הפטור. במקום "תאגיד השידור הישראלי לא יישא" יבוא "ועדת הבחירות המרכזית, מאסדרי השידורים והמורשים לשידורים לא יישאו". אני עובר להתאמות טכניות. 10. בסעיף 16א לחוק העיקרי, בכל מקום במקום "המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי" יבוא "מאסדרי השידורים". זה חל על כולם. בסעיף 16ב לחוק העיקרי, במקום "תאגיד השידור הישראלי לא יגבה" יבוא "המורשים לשידורים לא יגבו". 12. סעיף 16ג לחוק העיקרי בטל. זה הסעיף שעשה את ההחלה אחורה, והכנסנו, כאמור, את כל המורשים והמאסדרים, כל אחד בסעיף שלו.

מכובדיי, הדיון כבר התקיים ונראה מחר מה עמדות הסיעות. חבר הכנסת רוטמן, רצית להתייחס בקצרה?

אחת, הנושא של גיל 21. בהעסקה של מזכירי קלפי. אני אומר שבשביל להגביל חופש עיסוק צריך סיבה מאוד מאוד מאוד טובה. להגיד שמי שמשרת בצבא ולא משרת בצבא, ולעשות חשבונות של מי פטור ומי לא? חזקה על אנשים שהם שומרים על החוק, ומי שקיבל פטור, קיבל אותו כדין. מי שבשירות לאומי ובבית הספר, מותר לו לעבוד תוך כדי. אבל זה לא הנימוק. זה מה שנאמר. נאמר, אבל זה לא הנימוק. אתה מלא אנרגיות עכשיו. המגזרים שאתה מדבר עליהם, גם להם יש בני 21 ומעלה. זה לא שאין להם בני 21. מעולם לא דיברתי על מגזר. רק אמרתי שכאשר אנחנו מגבילים חופש עיסוק של אדם, שהוא בגיר וכשיר, וכמו שהזכיר היושב-ראש, אנחנו נותנים בידו בסיטואציות אחרות נשק ואחריות רבה מאוד, אפילו יש כאלה שיגידו ששולחים אותם לקורס טיס. שולחים אותן לקורס טיס. גם אותן וגם אותם. ומש"קי דת. ומש"קי דת, וזאת אחריות כבדה הרבה יותר. בעזרת ה', בקרוב מש"קיות דת. הם קובעים מזוזות במיגוניות. אני צריכה לראות את הסרטון שכולם מדברים עליו. רק לי אין זמן לראות.

שוחטות, מוהלות, משגיחות כשרות. הכול בסדר, אדוני היושב-ראש, ובלבד שהן מתחת לגיל 21. הטלת המגבלה הזאת מצריכה סיבות כבדות מאוד. לא השתכנעתי, אני חייב לומר, בייחוד לאור העובדה שלמיטב ידיעתי אתם עברתם למסגרת שבחלק מהקלפיות או בכל הקלפיות יש כבר שני מזכירים. אפשר לקבוע שלפחות אחד מן המזכירים יהיה מעל גיל 21, אם אתם רוצים דמות בוגרת. לייצר פגיעה בחופש העיסוק ללא סיבה כבדת משקל, אני מאוד מאוד מתנגד לזה. אני חושב שצריך לבטל את זה. אפשר לדבר על מגזרים, אפשר לדבר על המגזר הערבי ועל המגזר החרדי, ואני לא חושב שזה שיח מגזרי. אני חושב שמגבלה בחקיקה על חופש עיסוק זקוקה,

להצדקה כבדת משקל, עם קשר ישיר לפי מבחני המידתיות. זה אושר בבג"ץ. אל תיתן לי להתחיל. אני חושב שהיה סיכום מאוד ברור ובין יושב-ראש הוועדה שבבחינת מידתיות של דברי חקיקה שמגיעים אלינו לוועדה, אנחנו לא מסתמכים על בג"ץ אלא אנחנו עושים את העבודה בעצמנו כמחוקק שחוקי היסוד חלים על כל רשויות השלטון. כך כתוב בחוק היסוד. לכן, אנחנו אמורים להפעיל שיקול דעת שלנו על המידתיות, ולהשתכנע במידתיות בעצמנו. הכנסת, שחוקקה את זה ברוב מאוד מאוד גדול,

עכשיו אתה מנסה לשכנע את הכנסת הבאה, כשהכנסת הייתה אתה. מכיוון שזה לא יהיה בנוסח, השלב המתאים להביא הסתייגות ולנמק אותה הוא בשנייה-שלישית. זה בסדר, אתה מקדים. לא, לא. אני לא מנמק את ההסתייגות. הנושא השני, אנחנו לא יודעים אומנם באיזו יום יהיו הבחירות, כי אנחנו עם אופציה א' ואופציה ב'.

באיזה תאריך. במקרה הזה, יוצא גם שעון קיץ וגם שעון חורף, כלומר הפער בין אופציה א' לאופציה ב' הוא לא רק הבדל. שעות ההצבעה במדינת ישראל בכלל מאוד מאוד ארוכות, ושבע בבוקר בשעון קיץ, במועד הרלוונטי אם זה יוצא ה-25 באוקטובר אומר שרבים מהאנשים, בוודאי אלה שהם מזכירים במקומות רחוקים מביתם או עובדי ועדת קלפי, זאת נסיעה ארוכה בשעות החשכה, בשעות הדמדומים. באמת, זאת שעה מאוד מאוד מוקדמת, ויש לדברים האלה גם עלויות, למי שמקבל לפי שעה. האופציה הזאת יוצאת בראש חודש, ואני לא רוצה להפריע,

לאדוני היושב-ראש ולנשות הכותל. אם היה מדייק אדוני בלוח העברי, הוא היה מבין שמדובר ב-ל' תשרי. נכון, וזה יוצא ראש חודש. אבל אנחנו מקפידים להגיע לכותל רק ב-ב' בראש חודש.

אנחנו מתארגנים לחגיגת ותפילת ניצחון לשם יתברך, שלא יהיו לכם 61 גם בבחירות החמישיות. ותודה שדאגת לנשות הכותל. לפרוטוקול. אני מדקדק מאוד מאוד לא, חס ושלום, להכשיל אתכם להיות בגדר הצועק לשעבר. הרי זאת תפילת שווא. בכל זאת מש"ק דת. לא, ורגע ברצינות. אני מבקש ששעות ההצבעה יהיו משמונה בבוקר ולא משבע בבוקר. חבר הכנסת רוטמן יגיש הסתייגות בנושא. למרות שתגרמו קצת לחילול חג. חס ושלום. זה באישור ועדת החוקה. מתי, לדעתך תכתבו ערעורים? אתה מתכוון לחול המועד? כן, סוכות. ידידיי, אני שמח שאנחנו עוסקים בדברי תורה גם בשעה היפה הזאת של הערב. אדוני, תגיש הסתייגות וזה לא יהיה בנוסח הוועדה. מכובדיי, אני מודה לכולם. אנחנו נפגשים פה מחר בשעה 08:30 להצבעות. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 22:01.